ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון), התשפ"ד 2024. עוד הונח על שולחן הכנסת דוח מיוחד של מבקר המדינה בנושא: הבינוי והמיגון של מעונות ראשי הממשלה ושל משרד ראש הממשלה. נוסף על כך הונחו על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עופר כסיף, אברהם בצלאל, משה פסל, משה סולומון ומאיר כהן בנושא: סכנה לפיטורים המוניים בנמל אילת.

תודה למזכיר הכנסת. הנושא הראשון על סדר-היום, נאומים בני דקה. חברי הכנסת המבקשים להירשם מוזמנים להצביע כעת.

עד שאקבל לידיי את הרשימה, ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת בועז טופורובסקי. תודה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חברי וחברות הכנסת, עכשיו הסתיימה ישיבת ועדת המשנה שאני עומד בראשה, לקידום בטיחות בדרכים. הישיבה הייתה מאוד קשה, כי אנחנו ביררנו, והתברר שהנושא לא מתוכלל, התקציבים קוצצו, כל גוף מאשים את האחר, אנשים לא נפגשו, אין תוכנית רב-שנתית והתוכנית שהוגשה בכלל לא מתוקצבת, הקיצוצים היו לא על דעת כל הגורמים, בקיצור, בלגן אחד גדול. זה לא מפתיע שעכשיו, ברבעון הראשון של שנת 2024,

עם מספר ההרוגים בתאונות הדרכים הכי גבוה מאז 2008. עברו 16 שנה, ואנחנו במקום האחרון במדינות ה-OECD, עם מעל 100 הרוגים, יותר מהרוג ביום. זה איום ונורא. זה לא קורה באוויר ריק וזו לא גזרת גורל. מדינת ישראל וממשלת ישראל, עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עם המשטרה והמשרד לביטחון לאומי, משרד המשפטים, משרד הבריאות, ובראשם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חייבות לתכלל את זה. חייבים גם לעמוד בהוראות החוק. ראש הממשלה היה אמור עד 31 במרץ לתת דוח לכנסת על קידום הבטיחות בדרכים.

אנשים ממשיכים למות סתם, ואני דורש, קורא, מתחנן, כל מה שיעזור, מה שיעזור שיקרה משהו, שהממשלה תתחיל לתכלל את זה ושנתחיל להביא תוצאות ותוכניות. אנחנו לפני פסח. חייבת להיות פעולת חירום למנוע מוות מיותר בכבישים.

חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חברת הכנסת שרון ניר.

ההחלטה היום של השופט לזכות את השוטר שירה בסלומון טקה היא החלטה כואבת, מצערת, לא נכונה. המסר שלה הוא מסר של זילות בחיי אדם, בעיקר כאשר מדובר בשוטרים עם יד קלה על ההדק. למרות כל הנסיבות שהשופט הקריא, אסור שהמפגש בין שוטר לבין אזרח יסתיים בירי קטלני שיביא למותו של האזרח. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר. הוספתי את חבר הכנסת אלהואשלה לרשימה, ואני נועל אותה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האלימות המינית שחמאס אימץ לעצמו כדפוס טרור צריכה להרעיד לא רק את ועדת החוץ והביטחון ואת הוועדה לקידום מעמד האישה, היא צריכה להרעיד את הבית הזה כולו, היא צריכה להרעיד את מדינת ישראל כולה. הפרקטיקות והדפוסים החולניים שהוצגו בדוח האלימות המינית במלחמת חרבות ברזל הם פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. כל יום שעובר, החטופות והחטופים שלנו שם מרגישים גיהינום עלי אדמות, המשפחות שלהם מרגישות גיהינום עלי אדמות, וגם מדינת ישראל כולה. הדוח המזעזע שהוצג לנו היום, ועד לרגע זה הלב שלי הוא על מאתיים בגללו, הוא רק קצה הקרחון. כי צריך לזכור שאירועים של אלימות מינית ותקיפה מינית הם אירועים שהם תחת הסתרה, וזה כמו קרחון שלוקח לו זמן להיחשף. הדוח הזה עוד יתעצם, והוא חייב להיות דוח נושם. ההכחשה בעולם כבר התחילה, והממשלה חייבת להפוך את הדוח הזה לכלי משפיע בזירה הבין-לאומית, בזירת התודעה כולה. צריך לשים את הדוח הזה בכל נקודת זמן במשא ומתן להשבת החטופים. צריך לזעוק את הדוח הזה, צריך לזעוק את סבלם, וצריך להשיב אותם הביתה. צריך לוודא שלעולם לא עוד. תודה, גברתי. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ואחריה חבר הכנסת יוסף עטאונה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני אירועי 7 באוקטובר הייתי נוהגת לעמוד פה מדי שבוע ולספר על אירועי הטרור המושתק, על אותם אירועי טרור שהתרחשו במשך השבוע ואיש לא דיווח עליהם או נתן עליהם את הדעת. אני התרעתי, אך העולם המשיך הלאה. מייד אחרי 7 באוקטובר הייתה תחושה שמשהו השתנה,

כחצי שנה לאחר האסון, עולם כמנהגו נוהג, ושוב יש מי שבאופן מגמתי משתיקים את אירועי הטרור שמתרחשים מדי יום ביומו. כך למשל בשבוע שעבר מחבלים ירו לחלון ביתה של נטע שרעבי בכרמי צור שבגוש עציון. הכדור ניפץ את שמשת החלון וחדר פנימה אל תוך ביתה. נטע מספרת שפיגועי הירי הם עניין יום-יומי. הפיגועים הם תכופים, הם יום-יומיים, והם מושתקים.

אני מקווה שתבינו שמטרתם של המחבלים היא לרצוח כמה שיותר יהודים, והם אינם מבחינים בין גברים לנשים, צעירים, זקנים וטף. אני קוראת לטפל בתקיפות בכל גילוי טרור ולו הקטן ביותר, כי רק כך מנצחים טרור. אנחנו לא ניתן ולא נאפשר לחזור לימים ההם, שבהם אני עומדת פה במליאה ומספרת על פיגועי הטרור המושתקים, והעולם והמטכ"ל ממשיכים בשלהם.

תודה, גברתי. חבר הכנסת יוסף עטאונה, ואחריו, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית. בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני רוצה להתייחס להחלטתו של ראש עיריית חיפה הנבחר מר יונה יהב לחזור בו מלמנות את נציג חד"ש החבר רג'א זעאתרה לסגן ראש העיר. החלטה שלו לחזור מהסיכומים ולא למנות את נציג חד"ש לסגן בעירייה כפי שסוכם היא החלטה בזויה, והיא תוצאה ישירה של מסע ההסתה של שלושת הפוליטיקאים הכי כושלים נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, שהסיתו במסע דה-לגיטימציה של האוכלוסייה הערבית בכלל ובחיפה בפרט. רג'א זעאתרה הוא נבחר ציבור שנבחר על ידי הציבור שלו. יש לו את הזכות לייצג, יש לו את כל הזכות גם להיות בכל תפקיד בעירייה. הניסיון הזה למנוע מנציג ציבור ערבי לכהן בתפקיד הוא חלק ממסע הדה-לגיטימציה שמובילים נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר. כדי לכסות על המחדלים שלהם הם מפיצים שנאה. את מסע הדה-לגיטימציה הזה צריך להפסיק ומייד.

חברת הכנסת קטי קטרין שטרית,

אדוני היושב-ראש, אני היום קיימתי דיון בוועדת חינוך בנושא הדברים המסיתים של אחת המרצות הבכירות באוניברסיטה העברית, פרופ' נדירה שלהוב קיבורקיאן. אני הזמנתי את האוניברסיטה להסביר את דבריה המסיתים,

האוניברסיטה שלחה מכתב שבו היא מנמקת מדוע היא לא יכולה להגיע, כי היא עוסקת בימים אלו בהטבות המגיעות למילואימניקים, החיילים, הסטודנטים. תמוה. אפשר היה לעשות את זה לפני. יש עוד זמן לגבי הסמסטר הבא. אבל המל"ג, שהוא גוף ממשלתי שמפוקח על ידי משרד החינוך, 40 דקות לפני קיום הדיון החליט שהוא לא מגיע כי האוניברסיטה לא מגיעה. היה מקרה דומה בסמינר הקיבוצים: שימוע שנעשה שם לסטודנט בסמינר הקיבוצים, לא הגיעו הנציגים, אבל המל"ג הגיע.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך שחוסר ההתייחסות למשכן הזה, לחבריו, לנציגי הציבור שבאים ומעלים בדיונים האלה סוגיות שעולות בקרב הציבור במדינת ישראל, לא ייתכן שמשרדים ממשלתיים, ארגונים ממשלתיים, שמקבלים את כספם ואת תקציבם מהמדינה, יזלזלו בצורה שהם זלזלו בדיון של היום. אבל רק כדי לתת לכם טעימה על מי מדובר, על גב' נדירה הזו, אני אומר לכם במה היא השתמשה, כי חברת הכנסת שרון ניר סיפרה על העדויות המזעזעות בוועדה. אני רוצה לומר שמדובר בפרופסורית בבית ספר לקרימינולוגיה ובבית ספר לעבודה סוציאלית שאחד הקורסים שהיא מעבירה זה לגבי אונס נשים. אבל אותה גברת אמרה כך: הם השתמשו בכל שקר. הם התחילו עם תינוקות, הם המשיכו באונס שלא היה, והם ימשיכו עם מיליון שקרים אחרים בכל יום. היא גם קראה לנו מכונת הרג, ואז היא אמרה: אני מדברת בערבית בפרוזדורים. אגב, זכותה לדבר. אבל כשהיא מסבירה שהיא מדברת בערבית זה כי היא רוצה שהסטודנטים יפחדו, כי הם פושעים, בגלל שהם פושעים, הם תמיד צריכים לפחד. צר לי להגיד שאותה מרצה גם מרצה בכנסים ומאשימה את ישראל ואת צבא ההגנה לישראל שהוא עורך ניסויים בילדים הפלסטינים. שקר, שקר שאין כדוגמתו. אני רוצה להזכיר לה שהיא חיה במדינת ישראל, שאותם חיילים שהיא מאשימה אותם היום בניסויים ובכל מיני דברים גם מגינים עליה. אחד הסטודנטים, דווקא ערבי, אמר: היא לא הייתה מעיזה להגיד את זה לא במצרים, לא בלבנון, לא בסוריה, כי הדבר הקל ביותר הוא שהיא הייתה נעצרת לכל חייה, והדבר הפחות-קל הוא שהיא הייתה נמצאת מתחת לאדמה. אני מתכוונת להודיע לאוניברסיטה העברית שאני מתכוונת להמשיך בדיונים עד שהנושא של ההסתה, שגורם לסטודנטים שהגיעו היום לומר שהם מפחדים להגיע לאוניברסיטה, עד שהאוניברסיטה והמל"ג יואילו בטובם להגיע ולספר לנו איזה פתרונות הם יכולים לתת כדי להגן על סטודנטים שמפחדים להגיע לאוניברסיטה.

חבר הכנסת משה סולומון,

אחרון הדוברים לשלב זה, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. שלום, אדוני היושב-ראש. אני היום מודאג. היום התקבלה הפסיקה בעניינו של השוטר שהרג את סלומון טקה. קהילה שלמה, עיניה היו נשואות לפסיקה הזאת, אחרי שיצאו להפגנות ולמחאות ב-2019, והיום הפסיקה הזאת פוצעת עמוקות קהילה שלמה, קהילה שאותה אני מזכיר כאן יום-יום. קהילה שאני מזכיר את גיבוריה כאן יום-יום בנאום בן דקה, גם אתמול וגם היום ובכל שבוע ושבוע, מגיעה למצב שבו מזכים שוטר שהרג צעיר יוצא אתיופיה. במקום שמפגש של צעיר עם שוטר יהיה מפגש שמקרין ביטחון, אנחנו במצב שבו צעירים יוצאי אתיופיה מפחדים ממפגש עם שוטר, ואני מקווה שהדבר הזה יתוקן מכאן ואילך. אבל היום, ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני מבקש להזכיר גיבור נוסף בן הקהילה האתיופית, גיבור בן הקהילה שאותה הנהגתי בקריית גת, רב-נגד שמואל גולימה, השם ייקום דמו. הכרתי אותו אישית. בן משפחת גולימה מהקהילה בקריית גת, אדם חייכן, ערכי ומסור, שידע בדרכו המיוחדת למשוך אנשים מכל קצות הקשת החברתית. הוא שירת את המדינה ואת העם בתפקידו במשטרה, ושם הקריב את חייו באותו הבוקר כשהוקפץ אל התחנה.

המחבלים כבר התמקמו על הגגות מסביב וירו לעברו. שמואל ניסה להימלט ולהציל אחרים בזמן הירי, עד שלבסוף נפגע. סימה, אלמנתו של שמואל, מספרת: אנחנו שומרים שבת, והטלפון לא מפסיק לרטוט. תוך כדי האזעקות הוא לבש מדים ויצא לתחנה. הייתי בטוחה שכמו ההקפצה בשבת, הוא יחזור אחרי כמה זמן. משלא חזר, פתחתי את הטלפון, והדבר הראשון שראיתי היה סרטון של מחבלים על טנדר משתלטים על התחנה. ב-02:00 הייתה נקישה בדלת ואמרו שהוא היה בתחנה, אבל לא בטוחים אם נהרג או נפצע. 12 ימים לקח לזהות את הגופה שלו, עד שהודיעו לנו שזה סופי והוא נהרג. המחבלים היו בתחנה קודם להגעתו. שמואל דאג לכל אדם ואדם, סייע רבות לניצולי שואה ופעל רבות למען הנוער בקהילה האתיופית. היה לו חשוב שהמציאות תהיה טובה יותר ומתוקנת יותר, והוא היה מוכן לעשות הכול, אבל הכול, עבור שלמות העם והמדינה. יהי זכרו ברוך.

חברי הכנסת, הנושא הבא שעל סדר-היום הוא הצעת חוק לתיקון, ואליד אלהואשלה. סליחה, נכון, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. לאחר מכן נעבור לנושא הבא. בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס לדיון שהיה היום בוועדה לבטיחות בדרכים ללא נוכחות שום חבר כנסת מהקואליציה. אני חושב שהנושא הזה חוצה מפלגות, וחשוב מאוד שגם הממשלה תשים דגש על נושא תאונות הדרכים בכל הארץ, וגם בחברה הערבית, כי המספרים מאוד גבוהים. באחד הנאומים הקודמים שלי אמרתי שמספר ההרוגים בתאונות דרכים לפעמים גם משתווה למספר הנרצחים בחברה הערבית. חשוב מאוד שהמשטרה תשים על זה דגש. הגורמים המקצועיים בישיבה סיפרו שרק 60 ניידות נמצאות בכבישים בין-עירוניים, ולכן חשוב מאוד שהשר לביטחון לאומי ייתן את הדעת על הנושא הזה ויתחיל לעבוד על מנת לצמצם את מספר ההרוגים ואת תאונות הדרכים בארץ.

תודה לאדוני. כאמור, אנחנו נעבור כעת לנושא הבא שעל סדר-היום, והוא הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת ארז מלול להציג את הצעת החוק בשם יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, לפני שאני מציג את החוק, אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו פה על ידי חבר הכנסת סולומון. קיבלתי באמת בתדהמה את פסק הדין בעניין ההרג של האזרח סלומון טקה, זיכרונו לברכה. לא קראתי את פסק הדין ואני לא יכול להתייחס לעצם פסק הדין, אבל ליבי עם המשפחה הכואבת. שמעתי אותם, ובאמת הכאב זועק לשמיים. הם נמצאים ברגעים קשים, וההרגשה שיש אוכלוסיות מוחלשות שמקבלות יחס שונה ממשטרת ישראל היא צועקת. אתמול ניהלתי דיון בוועדת חוקה בעניין חוק של חברת הכנסת צגה מלקו לגבי מחיקת אישום לבני העדה האתיופית שהשתתפו במחאה. תוך כדי דיון קיבלתי נתונים ממשטרת ישראל על כמה תיקים נפתחו בשנים האחרונות לבני העדה האתיופית, ובמיוחד הנוער. הזדעזענו, היינו בהלם. עשרות אלפי תיקים נפתחים כלפי בני העדה, והרבה פעמים זה לא מוצדק והרבה פעמים זה חוסר הבנה, וגם האישומים, היד לוחצת מהר על ההדק להגיש כתב אישום, ואנחנו צריכים לשנות את כל היחס כלפי בני העדה. יש לי קשר טוב עם בני העדה עוד מהיותי במשרד לשירותי דת, והאחריות פה עלינו, על חברי הבית, לדאוג שהיחס כלפי בני העדה ישתנה. ובעניין שאני פה למעלה במקום יושב-ראש ועדת חוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, שהכינה את ההצעה, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד 2024. זו הצעת חוק מטעם הממשלה שמטרתה לתקן ולהאריך תקנות שעת חירום שהותקנו בתחילת המלחמה, ועניינן הארכה משמעותית של התקופה שבה ניתן למנוע מפגש של מחבלים עצורים הקשורים לאירועי 7 באוקטובר או למלחמה בעזה עם עורכי דין. הממשלה מבקשת לקבוע תקופה מקסימלית של מניעת המפגש עם עורך דין לאותם עצורים לתקופה של עד 60 יום, וזאת במקום התקופה של 180 ימים שנקבעה בהארכת התקנות לשעת חירום מינואר.

נוספה אפשרות להאריך את מניעת המפגש עד למקסימום של 120 יום, אם מניעת הפגישה דרושה מטעמים של חשש לפגיעה בחיי אדם בקשר לפעולות המלחמה. הכוונה לטעמים סיכוליים הקשורים בלחימה בעזה. ההארכה של מניעת המפגש היא לא אוטומטית, אלא מחייבת תחילה אישור של ממונה עד 15 יום, ואישור של ממונה בכיר, ראש מחלקת חוקרים בשב"כ, אלוף משנה או ניצב משנה, להארכה נוספת, עד 30 ימים בסך הכול. מעבר לזה, נשיא מחוזי או סגן נשיא מחוזי רשאי להאריך את מניעת המפגש בפרקי זמן של עד 20 ימים כל פעם, עד למקסימום של 60 ימים, וזאת על פי בקשה של היועצת המשפטית, או עד למקסימום של 120 ימים כאמור, אם יש חשש לפגיעה בחיי אדם ולבקשת ראש אגף חקירות במשטרה או בשב"כ. בקשה להארכת מניעת המפגש מוגשת במעמד צד אחד, ויש עליה זכות ערר. אזכיר כי גם הדיונים מתקיימים בהיוועדות חזותית. תקופת מניעת המפגש כפי שמוצע, ארוכה משמעותית מהמותר לחשודים פליליים רגילים, ואפילו ביחס לחשודים בעבירות ביטחון, שם המקסימום הוא 21 ימים, ומגיעים לנשיא המחוזי אחרי עשרה ימים. הוועדה השתכנעה כי למרות החריגות, ההסדר המוצע הוא חיוני כדי להציל חיי אדם וכדי לאפשר לכוחות הביטחון ולרשויות החקירה למצות את החקירה ולהפיק מידע מודיעיני חיוני לפעולות הצבאיות שלנו בעזה.

מדובר בחוק המאריך שנית תקנות שעת חירום, ולכן נעשו רק השינויים הנדרשים לעומת הנוסח של תקנות שעת חירום שהותקנו עוד ב-24 באוקטובר. להצעה לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשו בקשות רשות דיבור. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את ההצעה בקריאה השנייה והשלישית כנוסח הוועדה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת מלול, שהציג את ההצעה בשם יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.

להצעת חוק זו לא הוגשו הסתייגויות, אך כן הוגשו בקשות לרשות דיבור. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. בבקשה, גברתי, עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה על עצם קיומנו, כמו מלחמת העצמאות השנייה שלנו הם מפריעים לי. חברי הכנסת טיבי ואלהואשלה, בבקשה. אתם רוצים אז תצאו החוצה, זה מפריע לי.

הקרבות שחיילינו נלחמים בחזית הם קשים ומורכבים, אך לא פחות קשה המאבק היום-יומי של המשפחות של הגיבורים והגיבורות שנשארו בעורף,

משפחות נשות המילואים, משפחות אנשי הקבע, נשות הקבע, כל אלו שנותרו עם עול המשפחה מאחור, אלו שהפכו פתאום ביום אחד להיות אחראיות בלעדיות לתא המשפחתי, אלו שנאלצות להתמודד עם קשיים בעבודה, עם קשיים של הילדים, עם בייביסיטר, עם הסעות וכדומה, אלה שמתמודדות עם אתגרי היום-יום. ואני רוצה לשאול את הממשלה ואת חברי הקואליציה אם הם באמת מכירים תודה לאנשי המילואים ולמשפחות שלהם שהם משאירים מאחור. האם הם מכירים תודה במעשים ולא רק במילים? לצערי הרב, היום, כשפורסמה הכתבה, הבנתי שלא. היום פורסם ששר התקשורת, שיושב איתנו כאן, שלמה קרעי, שאמור להיות דוגמה ומופת לציבור בישראל, בחר לפטר אישה בזמן הכי קריטי שלה.

ולמה אני אומרת שזה זמן קריטי?

זמן שהיא מנסה להחזיר את החיים שלה לשגרה נורמלית. היא לאחר לידה, היא בזמן שבעלה משרת במילואים, היא בדיוק באותו דפוס של הנשים שאני מדברת עליהן כרגע, והיא גם מנהלת הלשכה של השר קרעי. אז אני רוצה להגיד לך, השר קרעי: זאת פגיעה בציונות, זו פגיעה בסולידריות, זו פגיעה בחברות וזו פגיעה ברעות ובתמיכה בזולת. למה את לא מסתכלת על העובדות? השר, אם תרצה להגיב, נאפשר זאת.

ואני אגיד לך, השר קרעי, אני מתקשה לעבור על זה בשתיקה. אני מתקשה, כי זו פעולה שמשקפת בעיניי עיוורון מוחלט, עיוורון מוחלט להקרבה ולצורך המוסרי של כולנו לתמוך במשפחות של משרתי מילואים. ואנחנו רצים פה כמו עכברים בין הוועדות כדי לנסות להסדיר את זכויותיהם של אנשי המילואים, לנסות להסדיר מוגנות תעסוקתית לא רק לאיש מילואים אלא גם לבת זוגו, ופתאום אנחנו מתבשרים על דבר שכזה. אני באמת באמת מתקשה לשאול את עצמי איך זה עובר למעשים. ואני אגיד לך עוד משהו,

לא התפלאתי כשקראתי שזה דווקא אתה,

שרק לא מזמן עמדת פה על הבמה וזלזלת גם במשרתי הסדיר, גם באנשי המילואים בצבא ההגנה לישראל.

ששלחת את הטייסים לעזאזל, עכשיו אתה מעז לשלוח את נשות המילואים הביתה? המקרה הזה מעיד על כך שהממשלה, שהיא כל כך מנותקת,

אני שואלת את עצמי,

איש בלשכה, או אשת איש בלשכה שהיא אשת איש מילואים, ומעז לעשות דבר כזה? רק מי שלא מסוגל שליבו יהיה עם זהות מוחלטת למאמץ של מה שקורה עכשיו בשטח. אני אומרת לך, אתה יכול לעשות מעשה. תחזיר את העובדת הזאת עוד היום לתפקידה. לא ייתכן שבן הזוג יתנדב למילואים להגן על מדינת ישראל, יחזור הביתה וימצא שאשתו פוטרה. אני אומרת לך, השר קרעי, זה קודם כול נזק רוחבי, זה נזק רוחבי שהנזק שלו הוא לא רק לאישה אחת אלא לכל המערכת שאמורה לתמוך במשפחות משרתי המילואים. אני מבקשת ממך קודם כול לקחת אחריות על המעשה הזה, ואתה יודע מה, בוא תעזור לנו בהצעת חוק שאנחנו מקדמים עכשיו, שנוגעת למוגנות תעסוקתית לכל נשות אנשי המילואים. אנחנו מחויבים כולנו לראות במשרתי המילואים ובמשפחותיהם יחידה משפחתית אחת שאסור לפגוע בה. אנחנו מחויבים להבטיח שכל אחד מהם, כל אחד מהם, יוכל להמשיך בחייו, גם אם החיים שלו נהיו קצת יותר מורכבים, ביציבות ובביטחון, בלי חשש מההשלכות התעסוקתיות. אנחנו חייבים לעמוד מאחורי המשפחות של משרתי המילואים, להגן עליהן ולהבטיח את ביטחונן התעסוקתי. חובה זו היא קודם כול על מי שנמצא בתפקידי מפתח בממשלה ועל הממשלה ששלחה את אנשי המילואים להילחם בחזית. אני מצפה מכולם,

להצטרף אליי לגינוי הפיטורים האלה. ואני מצפה מכולם להצטרף אליי להצעת החוק שתומכת באופן מלא במשרתי המילואים ובבנות זוגם.

בבקשה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא מתפלא שדווקא מתוך מפלגת השקר וההסתה של ליברמן עולה גם חברת הכנסת ניר, מסיתה, משקרת, משמיצה, ואפילו לא קראה את התגובה של השר, ואפילו לא באה וניסתה לברר: האם באמת הדברים נכונים? האם באמת,

אתה פיטרת אשת מילואים, אשת חייל מילואים לוחם, תוך כדי שהיא אצלך בלשכה? אז לא קראת את התגובה, וההסתה היא לחם חוקה של מפלגת ישראל ביתנו, לצערי, כנגד כל דבר שלא מוצא חן בעיניהם. אתה יודע למה אני לא מגיב? כי אתה לא רוצה תגובה. חבר הכנסת חמד עמאר וחברת הכנסת שרון ניר. לכן אני אגיב עכשיו לגופו של עניין, כדי שתשמעי את התגובה, שחלק ממנה גם לא הובא בכתבה, וגם את המסמך, שאותה עובדת, שאני מכבד אותה, וגם היא בעצמה ציינה שם שעשינו הכול כדי לנסות ולתת את הפתרון הנכון, כולל להציע משרה באותם תנאים דלת לידי, מנהלת לשכת המנכ"לית, והיא חתמה על מסמך שהיא מסרבת לזה.

אותה עובדת, היא עזבה כי התעקשה על משהו שלא היה מתאים בלשכת השר. ואקרא את התגובה. אגב, העובדת הזו היא עובדת של השר הנדל. ועכשיו תשמעו את התגובה: השר קרעי, מתוך רגישות גדולה לגב' מעיין, אני מכבד את השם הבדוי שהיא בחרה לעצמה, שהייתה בהיריון עם כניסתו לתפקיד, השאיר אותה במשרת האמון החשובה כל כך של מנהלת לשכתו, למרות שלא היה מחויב לכך כלל וכלל כשמדובר במשרת אמון. אף אחד מכם לא עשה את זה בממשלת האחים המוסלמים שלכם. לא השארתם אפילו אחד, לא נכון. מהליכודניקים במשרת אמון אצלכם. אפילו אחד לא השארתם. הפיצויים של, מנהלת לשכה, את כולם פיטרתם.

אתה משקר.

תגידו לי,

גם דאג לה לתנאים זהים במשרה אחרת במשרד כשחזרה מחופשת הלידה ולא היה באפשרותה לעבוד את השעות הדרושות כמנהלת הלשכה באותם תנאים. בהמשך חזרה לתפקידה כמנהלת הלשכה, עד שמסיבות מקצועיות, ואני משום כבודה לא רוצה להיכנס לסיבות האלה, הוחלט להציב יועצת אחרת במשרת האמון החשובה הזו. כדי שלא לפגוע בגב' מעיין, למרות שמדובר במשרת אמון ללא התחייבות, ולמרות שמחלקת משאבי אנוש אמרה לי: אתה לא חייב שום דבר,

זאת משרת אמון,

מתעקש. אני מתעקש שתציעו כל מה שאפשר באותם תנאי שכר, באותם תנאים במשרד, הציע השר ברגישות גבוהה משרה זהה באותם תנאים כמנהלת לשכת המנכ"לית. לא מאמינים לך.

הגברת, יש מסמך חתום, אתה לא צריך להאמין.

מה שאמרת פה, לא מאמינים לך. לא לא לא, כל העניין כאן הוא שאתה לא צריך להאמין. אני אעלה. אני אגיד לך. אני אגיד לך. כל העניין כאן הוא, תגידו לו: זהו,

שאתה לא צריך להאמין. הכתבה היא עם הרבה הרבה מידע לא מבוסס.

אבל את המסמך, מספיק עם הצביעות הזו,

לזכותו היא,

שקר? אתה השקרן הכי גדול.

אני אענה לו. אל תדאגי, אני אענה לו. תעשה לי טובה, מספיק, גם אם

אז עם כל ההסתה וההשמצות שלך, תראי את המסמך, מסמך בחתימת ידה של העובדת, שסירבה לתפקיד זהה באותם תנאים. תתביישו לכם. אולי עובדת. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה.

אתה משאיר עובדת כזאת בלשכה, פינדרוס, אף אחד לא מבין מספיק את הציניות שלך. עד חמש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מי שצריך להתבייש זה הממשלה הזאת, שארגון רגבים מנהל אותה. ארגון רגבים הוא ארגון גזעני. אחרי שקידמנו את חוק החשמל, וזאת הייתה הבטחה של הממשלה ויושב-ראש הקואליציה לעדה הדרוזית, לכל ראשי הרשויות, לראש ההנהגה של העדה הדרוזית, וכשאני אמרתי כאן, במליאה, שהחוק לא יעבור וזו הבטחה ריקה מתוכן, נאמר על ידי יושב-ראש הקואליציה: נחיה ונראה. עכשיו אני רואה שיצאה כבר הודעה שהחוק נעצר אחרי ארבעה דיונים, אדוני היושב-ראש, ארבעה דיונים בוועדת הכלכלה. הזמן של הכנסת כנראה לא שווה. זמנם של חברי הכנסת לשבת ולדון לא שווה. ואז אנחנו יושבים, ודנים, ומתקנים, והולכים לפי מה שהממשלה רוצה, ומכניסים תיקונים לחוק, אבל בסופו של דבר, ארגון גזעני כמו רגבים מחליט, והוא החליט שהחוק יוקפא. קראתי את התגובה של רגבים. חבר הכנסת אחמד טיבי שמח שהחוק הזה יעבור. הרי גם אם אתם רוצים להשתמש בשם של אחמד טיבי, אחמד טיבי היה בדיון אחד ודיבר בו לטובת החוק, אבל הוא היה בדיון אחד, אנחנו ישבנו בארבעה דיונים. אבל בשביל שהבוחרים של השרה סטרוק יצדיקו אותה, היא ישר מכניסה את השם של אחמד טיבי. ואני אומר לכם, אתם הבטחתם לעדה הדרוזית, לא אני, אתם הבטחתם לחיילים שנלחמים שתחברו אותם לבתים. יש 1,696 בתים שלא מחוברים לחברת החשמל, 1,696 בתים, וכל הבתים נבנו על קרקע פרטית של אנשים ולא נבנו על קרקע מדינה. אף לא בית אחד לא נבנה על קרקע של המדינה. אבל הממשלה הזאת, הגזענית, מחליטה להקפיא את החוק ובעצם לבטל את כל הדיונים שהיו, לבטל את ההצבעה שהייתה להכנה לקריאה ראשונה. איזה הבטחה תקיימו? הבטחה של 1 מיליארד שקל לשנת 2024 שתעבירו לראשי הרשויות? תוכנית חומש של 5 מיליארד שקל? אני אומר לכם, שום הבטחה שהבטחתם לא תתקיים. אני עברתי גם על התקציב. בתקציב לא מופיע שקל אחד לטובת תוכנית החומש של העדה הדרוזית. מדובר על שני שלישים ושליש. בשביל להעביר 750 מיליון שקל לעדה הדרוזית בשנת 2024 צריך להיות סעיף תקציבי. לא יכול להיות מצב בלי סעיף תקציבי לתוכנית חומש של העדה הדרוזית, שיעבור ויקבלו את מה שהבטחתם. אז כל ההבטחות שלכם לעדה הדרוזית, כל ההבטחות שלכם לחיילים הדרוזים, לא מתקבלות. יושב-ראש הקואליציה נכנס. אתה אמרת לי: נחיה ונראה שהחוק יעבור.

אתה אומר, אבל אני ראיתי שסוכם בין השרה סטרוק לראשי הקואליציה שהחוק יורד מסדר- יומה של הכנסת, ואם אגיד לך שזה לא

אותה ומחייבים אותך שהחוק הזה לא יקודם. אני לא יודע איזה הסכמים קואליציוניים יש כשמדברים על חשמל. חשמל זה מצרך בסיסי, זה מצרך שאדם צריך אותו בשביל לחיות. אני לא נכנס להסכמים קואליציוניים. אתם באים ומדברים על כך שאתם לא רוצים להכניס את כל הבתים הלא-חוקיים לתוך החוק. הרי שמנו שם תנאים ותנאים שיכולים לבוא ולחבר את מי שהשר חפץ לחבר אותם, כי החזרנו את הסמכות לשר, ואתה היית שם, ואתה ישבת בארבעה דיונים איתי וסיכמנו את כל הדברים. אענה לך פה.

סיכמנו את כל הדברים. אם תענה לי ותגיד לי שהשרה סטרוק, ההודעה שלה לא נכונה, אני אקבל, ואם אתה תגיד לי שההודעה של רגבים לא נכונה, אני אקבל. לכן אני אומר לך, יושב-ראש הקואליציה, אתה אמרת: נחיה ונראה, ואני אומר לך: נחיה ונראה, או שאתם, חברי הכנסת של הכנסת,

או שתנועת רגבים מחליטה כאן במדינת ישראל. ואני אומר לך: רגבים יחליטו, לא אתם. רגבים לא רוצים את החוק, החוק לא יהיה. ואתם תהיו סמרטוטים לעומת רגבים. תודה רבה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. עד חמש דקות לרשותך, אדוני. מכובדי היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לנאום שטנה שנישא בשבוע שעבר על ידי שרה כושלת לשעבר, שאמרה שאחייניתו של אחמד טיבי היא קצינה בחמאס ושהיא תדרכה אנשים לרצוח ולאנוס. האמת היא שאני אדבר על מה מקובל או לא מקובל בכנסת. לא מקובל להכניס משפחה מעל הדוכן, ובמיוחד לשקר.

אדוני היושב-ראש, אין לי אחיינית ואין לי אח ואין לי אחיין, היו"ר

כן, בעזה. אין לי אחות בעזה. זה השקר הראשון, אוקיי? יש לי משפחה מורחבת שאני מעריך, שאני אוהב אותה, בעיקר את אלה שאני מכיר, אבל כבר הכותרת הייתה שקרית. עכשיו מילא שהמשפחה שלי נהרגה בהפצצה ביום ה-40 של המלחמה, הם היו בבניין מגדלים, נשלח טיל על ידי הצבא והוריד את הבניין. עשרות נהרגו ונפצעו, 12 מהם בני משפחת טיבי וסמור, שהיו איתם באותו בניין. הד"ר סמור, סאמר סמור, נשואה לד"ר טארק טיבי. שניהם אנשים נפלאים. ד"ר טארק לא נהרג. גב' סמור, ד"ר סמור, נהרגה יחד עם שני הילדים שלה. שני ילדים שלה, פייסל טיבי, בן 18, סטודנט למחשבים, נהרג בהפצצה, והילד אחמד טיבי, בן עשר, נהרג בהפצצה. מילא את לא רוצה להגיד: אני משתתפת בצערך, חבר הכנסת טיבי, אני לא מצפה, אני לא דורש ממך. אבל להכפיש, גם להתעלל בגופות אחר כך, גם להגיד את המשפט הנורא: בטח בגלל שהיא מרצה לחינוך ובמחלקת ההכוונה, היא הכווינה את אנשי חמאס לרצוח ולאנוס. כמה נמוך אפשר. מילא שאת תוקפת אותי, מותר לתקוף אותי פוליטית, אבל ככה להכפיש אנשים אחרי שהרגתם אותה, הרגתם אותה, היא מתה, היא ושני הילדים שלה? את מתעללת בגופה. את משקרת. כמה נמוך אפשר לרדת? מילא שאין מדפסת, אבל אין מצפון? כמה אפשר להכפיש? ואני אגיד לך מה שלח,

לא הכרתי אותה,

היא התחתנה עם ד"ר טארק, אבל היא אימא נהדרת, אשת חינוך מעולה. כן, היא הייתה פקידה במשרד הפנים והחינוך בעזה, והיא מרצה לחינוך. הבן שלה שלח לי את כל הקורסים שהיא מעבירה: חינוך אזרחי טהור, תופעות שליליות ברשת החברתית, אמונות תפלות, חינוך ילדים, עידוד חיזוק הפקידים בעבודתם, העצמת נשים, כללי אתיקה ופרוטוקול, עדות למצוינות בקרב נשים. איך מפה ללכת למה שאמרה השרה הכושלת, שרת ההסברה לשעבר? אני בדרך כלל לא חושף שיחות עם אנשים במשך כל שנות חיי בפרלמנט, אבל היות שירדת נמוך, פעם שנייה היא אמרה את הנאום הזה על קרובת משפחה שלי. מילא ח"כית שבאה אליי מאחורי המליאה בשנה האחרונה ואמרה לי שבן זוגה רצה לתלות את התמונה שלי בסלון שלכם, כי הוא הצביע והצביע עבור הרשימה שלי. איך מפה את מגיעה להכפשה הנוראית הזאת על כך שאחייניתו היא קצינה בחמאס שעשתה א, ב, ג? רציתם לתלות את התמונה שלי בסלון שלכם, איך אפשר? אז אני מבקש: אל תיתלו את התמונה שלי בסלון שלך ושל בן זוגך, שאני מעריך, אבל לפחות אל תשקרי. אל תרדי נמוך כל כך. אני מבין שלפני חודשיים, שלושה רצית לחזור בתשובה, והתראיינת ואמרת שאת עושה חשבון נפש, והתנתקת קצת מהליכוד ומביבי. את רואה שהקואליציה התייצבה קצת, ופתאום את מתחילה לתקוף אנשי שמאל וח"כים ערבים, והכי טוב לתקוף את אחמד טיבי, ככה אולי את מביאה נקודות. כמה נמוך אפשר לרדת. מילא שאין לך מדפסת, אבל אין לך מצפון, אין לך מוסר. איזה בושה. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה, ואחריו חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, לפעמים אנשים מתרגלים לדברים שלא אמורים להיות רגילים. למשל, שעת חירום, זה דבר שאמור להיות זמני. במדינת ישראל, הזמני הזה הפך להיות קבוע ל-76 שנים, וגם בינתיים. האם אכן צריך להתרגל לדברים כאלה? האם צריך לחיות ולחשוב שזהו המצב שאנו חיים בו, הכול חירום בחירום? אז אם התיאוריה מתנגשת במציאות, צריך לחשוב, או שמשנים את המציאות, או שאומרים: טעינו בתיאוריה. צריך להגיע למשוואה, אבל להמשיך את כל החיים שנים על גבי שנים עם תיאוריה שמתנגשת במציאות, יש פה טעות. לפחות צריך להאמין שיש פה טעות.

הדבר הטריוויאלי, הפשוט הזה, לא מורכב. למה יש מצב חירום? בגלל שיש מצב של חוסר שלום, בגלל שיש מצב שמדינת ישראל שולטת בעם אחר. האם יש סיבה נוספת? אני מוכן לחכות. בדרך כלל אתם קוטעים אנשים. אם יש לכם תשובה על השאלה הזו, אני אשמח לשתוק פה על חשבון הזמן שלי ולשמוע אתכם. אז בגלל שמדינת ישראל שולטת בעם אחר, יש מצב חירום. הכיבוש הזה כל כך משחית, ולא צריך להתרגל למצב הזה. כל מה שקורה, כולל ההפיכה המשטרית, כולל הפגיעה במרחב הדמוקרטי, זה מבית היוצר של הכיבוש. לכן, אני קורא לאזרחי המדינה לא להתרגל למצב הזה. אפשר לעבור למצב אחר לגמרי,

למצב יציב, שוויוני, דמוקרטי. כן, כן, אפשר. וזה להכיר במציאות הפשוטה שיש פה מיליוני פלסטינים ומיליוני יהודים. מגיעה לשניהם זכות להגדרה עצמית, ולחיות בשלום מדינה לצד מדינה, ולא מדינה על חשבון מדינה או מדינה על חשבון עם,

אלא מימוש זכות הגדרה עצמית לשני העמים. ולהגיע לשלום, לדמוקרטיה, לשוויון, ליציבות, ולבטל את החוק הזה. זה מה שצריך לעשות, וזוהי הדרך היחידה שתביא רק טוב לשני העמים ולכל האזרחים. תודה רבה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת עופר כסיף. הוותק מדבר בעד עצמו. בבקשה, גברתי, עד חמש דקות ברשותך. הם רוצים לחיות בשלום לצידנו. תודה, כבוד היושב-ראש. הודעה שנראית סתמית: שבעה עובדי סיוע זרים נהרגו בתקיפת צה"ל ברצועת עזה. ארגון הסיוע World Central Kitchen איבד שבעה מהעובדים שלו בעזה, בדיר אל-בלח, בהפצצה על אוטו, למרות שהסימן של הארגון, שיבטיח את העובדים שלו, שעמלים על חלוקת הסיוע ההומניטרי, כולל מזון, בעזה המורעבת, היה מעל הגג. כמו הסמלים על בית חולים שיפא,

לצערי הרב, ממש אחד לאחד. חברי הכנסת. לצערי הרב, נאמת על שיפא או לא? בין ההרוגים, חתיכת צבועה. שבעה אנשים, שישה אנשים שהם לא פלסטינים, חלק מהם מפולין, חלק מאוסטרליה, אזרחי מדינות זרות שבאו לעזור, לתת סיוע הומניטרי. זאת לא פעם ראשונה שבה נהרגים אנשים, מתנדבים, פעילים, שמנסים לשמור על חלוקת המזון ולהגיע איתו לאנשים המורעבים בעזה. אני חושבת שכאשר ראש הממשלה מר בנימין נתניהו מגיב על פעילות כזאת, על הפצצה כזאת, על הריגה של שבעה אזרחים זרים מכוח סיוע הומניטרי, בזה שזה קורה במלחמות, אני לא הייתי רוצה לשמוע במקרים אחרים תגובות כאלה, שזה קורה במלחמות. בשביל זה יש חוק בין-לאומי, וצריך לשמור עליו כאשר מנהלים מלחמה. אני מצידי מעדיפה שלא יהיו מלחמות, אבל אני לא מחליטה בזה. ברגע שיש מלחמה, יש חוק בין-לאומי איך מנהלים מלחמות. וחלק מהחוקים, רק ביום חמישי שעבר הזכיר אותם שוב בית הדין הבין-לאומי, כאשר אמר ונתן צו שישראל אחראית לחלוקה ומתן סיוע הומניטרי כולל מזון בעזה, זאת חובה, זה לא משהו פריבילגי שישראל יכולה להתנער ממנו. והריגת אזרחים זה לא משהו שאומרים עליו במלחמות: אופס, זה קורה במלחמות.

זה לא אמור לקרות. והיה צו, בצורה הכי ברורה, גם מבית הדין הבין-לאומי, שאומר שצריך לעשות הכול כדי למנוע פגיעה באזרחים, כולל הרעבתם. אז אני חושבת שהגיע הזמן גם כן להגיד בצורה הכי ברורה שהמלחמה הארורה הזו כבר גובה מחיר מעל ומעבר. מספר האנשים, האזרחים, מה שתגידו, בני האדם, העזתים, שנהרגו, עד היום הגיע ל-33,000

ומי אשם בזה?

33,000. מי אשם?

אני יודעת מי זורק את הפצצות. מי אשם? גם זאת אשמה.

גם זאת אחריות. מי אשם? אל תגיד לי את זה. החיילים הקדושים שלנו או חמאס?

אני חושבת שהגיע הזמן לדבר על זה מי אשם? הנאצים של חמאס אשמים. שיש מעל ל-90,000, יימח שמם וזכרם, זה הם אשמים.

פצועים, תבואי אליהם בטענות,

קטועי גפיים, שיחיו עם המצב הזה כל החיים שלהם, את מדברת על ילדי העוטף או על, אם ישרדו ויחיו.

אם ישרדו ויחיו. מילה אחת על החטופים תגידי. והנזק האמיתי, שאני כל הזמן מזהירה ממנו,

זה העיוורון, שמתחיל להיות,

בעיה אופטלמולוגית במדינת ישראל,

עיוורון שלא רוצה לראות בני אדם בצד השני, לחמאס.

לצערי הרב. תדברי ברמאללה, לא פה. לצערי הרב.

אנחנו תמיד נעמוד איתנים נגד מלחמות,

ונגד פגיעה באזרחים מכל צד,

ונגנה כל פשע נגד כל האזרחים.

כמו שגינינו ב-7 באוקטובר, אנחנו גם עכשיו מגנים פשעים נגד אזרחים וחברה אזרחית. את הפשעים של חמאס תגני.

חבר הכנסת עופר כסיף, ואחריו, חבר הכנסת יוסף עטאונה.

בושה, בושה. ברמאללה. בושה.

הגיבורים, הגיבורים בגוב האריות. כמה צביעות ביצור אחד. גיבורים נגד מלחמות.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, רמת הצביעות והגועל שעולה בבית הזה, בכנסת הנוכחית בכלל ומאז הטבח של 7 באוקטובר בפרט, שוברת כל שיא. בצד הזה של הבית יושבים בני אדם, לפחות מבחינה ביולוגית, אני לא תמיד בטוח שמדובר על מוסר ומצפון, ופשוט חוגגים טבח. סליחה? לא רק מצדיקים, חוגגים טבח. אתם חוגגים טבח, אתה וחבריך. קוראים לטבח, מעודדים טבח.

רוקדים על הדם. אתם העללתם עלילת דם על מדינת ישראל. אתה לא צריך להיות פה בכלל.

חלאות שמאמינים בעליונות גזעית. מפלצות אדם שליבם לא נרעד למראה מחליא, מעורר פלצות, של ילדים, שחמאס רצח אותם, חמאס רצח אותם. של עשרות אלפי בני אדם שנרצחים בגלל מדיניות נפשעת של חמאס. של עבריין שנאחז בקרנות המזבח,

כדי לא להיכנס למקום שהוא ראוי לו, בית הכלא. הפשעים שנערמים פה, זה מהדהד שיר של ברטולט ברכט, שכאשר הפשעים נעשים רבים מדי, משתררת השתיקה. כאן זה יותר גרוע משתיקה, כאן יש חגיגה על הדם.

אנשים נרצחים פה, אתה חגגת על הדם היהודי, ולא אכפת להם. ומוסיפים שקרים.

כולם יודעים, כולם יודעים שחבריי ואני, חבל שלא באת לדיון היום,

תקשיב לי עד הסוף. תקשיב לי עד הסוף. זה כלום, מה שאתה

ולצערי, המספר הולך ומתמעט בבית הזה, יודע טוב מאוד שחבריי בסיעה שלנו ואני וחבריי למפלגה, העללתם עלילת דם על מדינת ישראל. יצאנו נגד הטבח המחריד של 7 באוקטובר מהשנייה הראשונה.

אנחנו יצאנו נגד הפשעים המזוויעים שנעשו, בלי אבל ובלי הסתייגות. אמרנו והדגשנו שכל פשעי הכיבוש המחרידים שנעשים במשך עשרות שנים לא יכולים להצדיק את הטבח הזה. חזרנו ואמרנו שכל פשעי המצור לא יכולים להצדיק את הטבח הזה. חזרנו ואמרנו שב-2004,

בדיונים בבית הזה על תוכנית ההתנתקות, חברי הכנסת שלנו הביעו התנגדות להתנתקות והזהירו ממה שעשוי לקרות. כשנתניהו ארבע פעמים הצביע בעד ההתנתקות, חברי הכנסת של חד"ש לא הצביעו בעד ההתנתקות, עלו לדבר פה במליאה ואמרו: ללא עצמאות פלסטינית, ללא שחרור העם הפלסטיני מהכיבוש, ללא הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל, עזה תהפוך לכלא גדול שיתפוצץ לכולנו בפנים. חבריי, חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה, היום יושב-ראש ועדת המעקב העליונה של האוכלוסייה הערבית בישראל, וחבר הכנסת וגם ידידי עיסאם מח'ול, עמדו פה ואמרו, הזהירו ממה שיקרה, ולא רוצים לשמוע. איזו קונספציה קרסה? הקונספציה שלכם, הקונספציה שאפשר ביותר אלימות, ואפשר ביותר כוח, ואפשר ביותר דם, ואפשר ביותר שקרים, ואפשר ביותר דיכוי, ואפשר ביותר חיסולים. עכשיו הגעתם לזה שאפשר ביותר רצח של ילדים. דמם זועק מהאדמה. של ילדים יהודים. דמם של יהודים וערבים פלסטינים גם יחד. אין דבר כזה פלסטיני, דמם של בני אדם, כי כל בני האדם הם בני אדם. ואתכם זה לא מעניין, אתם חוגגים על זה. ראיתי היום, ואני לא יודע אם לזה התכוונת, חבר הכנסת שטרן, אם לדיונים שהיו היום בוועדה למעמד האישה ובוועדת החוץ והביטחון. גם בוועדת החוץ והביטחון. ראיתי את זה. אני נמצא בקשר הדוק, אני לא צריך שיטיפו לי, עם משפחות החטופים והנרצחים. לצערי הרב, יש גם לא מעט חברים אישיים שלי שנרצחו ונחטפו. אני הזכרתי פה כמה פעמים שהמדריך שלי בשומר הצעיר לפני 45 שנה, מקיבוץ נירים, אני עצמי גרתי בקיבוץ נירים. הייתי שם לפני שבוע, הבית שגרתי בו נשרף, בנו של המדריך שלי עדיין חטוף, וליבי נקרע גם ברמה האישית. ואתה יודע שחברה אישית טובה שלי נרצחה בכפר עזה. היא סימסה לי בווטסאפ, כתבה לי הודעה מהממ"ד, דקות לפני ששחטו אותה ואת בעלה. אני לא צריך שיטיפו לי. אבל אתה לא יכול להגיד, זה לא הולך באותו נאום. עכשיו, אני יכול להגיד שיש גם טבח בעזה. לא רק שאני יכול להגיד את זה, אני חייב להגיד את זה. אני חייב לזעוק את זה בכל פינה, בכל רגע, משום שהפשע שנעשה במערב הנגב לא מצדיק את הפשעים שנעשים בעזה. לעולם לא יצדיק. והיום צפיתי בדמעות בעדויות על העינויים הנוראיים שעוברים החטופים, ואני חייב להודות שהסיבה שלא נכחתי בוועדות היא משום שאני לא יכול לעמוד בזה נפשית. מודה ומתוודה, לא יכול. אבל מה הממשלה עושה בשביל לשחרר אותם? כלום.

ראש הממשלה, ואני מסיים, אדוני. תודה על הזמן. ראש הממשלה מקריב, ראש הממשלה מקריב במודע את החטופים.

במודע, כדי להישאר בשלטון.

לדיראון עולם ייזכר, הוא ואתם.

חבר הכנסת עטאונה, בבקשה. מותר. תתבייש לך. אתה, במדינת ישראל לא היית אמור להיות.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 1 2 נתקבלו. 18 בעד, שישה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה.

נוסיף לפרוטוקול גם את קולו של חבר הכנסת אריאל קלנר, אם כי זה לא משנה את תוצאת ההצבעה, וגם הלוי. ואנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד 2024. הצבעה כעת. חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד 2024, נתקבל. 22 בעד, שישה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון)

שוויון, אני אגיד את זה במשפט קודם, לפני שאני אקריא את הנאום המקצועי. מדובר פשוט בייצוג הולם לאנשים בעלי מוגבלויות גם בחברות ממשלתיות. היום יש חוק שבמשרדי הממשלה צריך להגיע ל-5% עובדים בעלי מוגבלויות, אבל החברות הממשלתיות פטורות מהדבר הזה, הן חייבות לעשות את זה, אבל עדיין אין חוק ספציפי לגביהן. זאת הצעת החוק שאני מעלה בפניכם. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, מעגן את זכותו של אדם עם מוגבלות להשתתף באופן שוויוני ושווה בחברה בכל תחומי החיים, תוך מתן מענה הולם לצרכיו הייחודים של אותו אדם. אחת ההוראות החשובות בחוק היא חיובם של מעסיקים לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיהם. סעיף 9 לחוק קובע הוראה כללית של ייצוג הולם, ולפיה מעסיק שמעסיק מעל 25 עובדים שראה כי בקרב עובדיו אין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, יפעל לקיום הייצוג ההולם, לרבות ביצוע התאמות. בשנת 2016 תוקן החוק ונקבעה חובת ייצוג הולם משמעותית, לא כמו הנוסח הקודם, שהוא צריך לדאוג לכך,

גופים ציבוריים גדולים שמעסיקים יותר מ-100 עובדים להעסיק אנשים בעלי מוגבלות. על פי החוק, יראו גוף ציבורי גדול ככזה שעומד בחובת הייצוג ההולם אם לפחות 5% מקרב עובדיו הם עובדים עם מוגבלות משמעותית. על מנת לבדוק את עמידת המעסיקים הגדולים ביעד הייצוג קובע החוק מנגנון של העברת נתונים לביטוח הלאומי, והוא אחראי לעבד את המידע שהוא קיבל ולבדוק אם הגוף הציבורי עומד ביעד הייצוג ההולם. בצד חובה זו נקבעה סמכות לנציב או לעובד הנציבות להוציא למעסיק צו מסירת נתונים, וכן צו לנקיטת פעולות לשם קידום העסקת אנשים עם מוגבלות.

בשנת 2022 תוקן החוק ועוגנה בו הסמכות לבצע אכיפה מינהלית גם על הוראות חובת הייצוג ההולם. כעת, במסגרת הצעת החוק שבפניכם, מוצע לקבוע כי ההסדר האמור, שקובע חובת ייצוג הולם בגופים ציבוריים גדולים ומנגנון בדיקה של עמידה ביעד הייצוג, יחולו גם על חברות ממשלתיות וחברות בת-ממשלתיות שמעסיקות 100 עובדים לפחות.

חברות ממשלתיות גדולות יצטרכו לעמוד ביעד ייצוג שלפיו 5% לפחות מעובדי החברה הם עובדים עם מוגבלות משמעותית. מוצע כי ההסדר האמור לגבי חברות ממשלתיות וחברות-בת ממשלתיות ייכנס לתוקפו שנה מיום פרסום החוק, כדי שיוכלו להיערך ולהתארגן ולבצע. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד ואין לה הסתייגויות. לפיכך אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. אני מבקש להודות לצוות הוועדה שעבד על הצעת החוק בראשותה של המנהלת ענת כהן שמואל, ליועצת המשפטית ענת מימון, לצוות ועדת העבודה והרווחה ולצוות הלשכה שלי, ובראשם ליצחק פיליפ. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ולכן נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 25), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. אני אתן שנייה לאנשים להתיישב. הצבעה.

בעד, 14, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 25), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 25), התשפ"ד 2024, נתקבל. בעד, 14, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 25), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 272), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית.

את הצעת החוק בשם יושב-ראש ועדת הכספים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, את הצעת

בהקשר זה יצוין כי בהתאם להמלצות הארגון הבין-לאומי, התבקשה הקמה של מרשם מרכזי הכולל מידע על אודות בעלי השליטה הסופיים בתאגידים. מרשם כאמור טרם הוקם, וככל שיוקם, יידרשו תיקוני חקיקה למניעת כפל הוראות.

מוצע לבטל את הפטור הקיים כיום מדיווח לגבי הכנסותיהם של עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים. לעניין זה יודגש כי אין בהצעת החוק כדי לבטל או לצמצם את הפטור הקיים ממס בהתאם לסעיף 14 לפקודת מס הכנסה לגבי הכנסותיהם של תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק במשך עשר שנים מהמועד שבו היו לתושבי ישראל. הפטור ממס ימשיך להינתן, כאמור. רשות המיסים התחייבה, לעניין דיווחים אלה, להקל כך שהדיווחים יתאפשרו בשפת המקור הזרה ויונגשו בין היתר באמצעות תרגום של הטפסים שיידרשו למלא. עוד מוצע בהצעת החוק לקבוע כי רשות המיסים תוכל לקבל מידע הכולל את פרטי הזיהוי של מקבלי שירות ממוסדות פיננסיים לצורך העברתו לרשות המס במדינה זרה בהתאם להסכם בין-לאומי רק אם הוא דרוש לצורך יישום הסכם בין-לאומי.

בהתאם לבקשה בכתב שהגישה רשות המס במדינה זרה ביחס למקבל שירות שלגביו נדרש המידע. רשות המיסים לא תהא רשאית לעשות שימוש במידע זה אלא לטובת מענה לבקשת חילופי מידע ולא לצרכים אחרים. לאור האמור, אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אני מבקש להצביע בעד ההצעה, ולהודות ליועצת המשפטית של הוועדה ולמנהלת הוועדה על עבודה מסורה בהכנת הצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס. אנחנו נעבור עכשיו להנמקת ההסתייגויות מטעם סיעת יש עתיד. חבר הכנסת שטרן, בבקשה, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, לפני הכול, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להשתתף בצער המשפחות, בצער הארגון WCK, World Central Kitchen, שלפי מה שאנחנו מבינים אנחנו פגענו בהם, ממש כתקלה כואבת, חמורה, שלא סתם תתוחקר, וגם הרמטכ"ל יהיה מעורב בתוך התחקיר הזה. אני לא חושב שזה מנחם, אם אני יכול להגיד שאנחנו עשינו טעויות כאלה גם לגבי חיילים שלנו, ולצערי הרב, בכאב גדול, זה קורה באימונים, זה בוודאי קורה בשדה קרב צפוף כל כך. אני רק אזכיר את האירוע של אלון שמריז, זיכרונו לברכה, שהצליח להימלט מהשבי של בני העוולה ונורה על ידי כוחותינו. כיוון שהנושא עדיין עומד ותלוי בבג"ץ, אני מקווה שהדיון בבג"ץ יתייתר, ויש מספיק סיבות להכיר באלון ז"ל כחלל צה"ל. אני חושב שכל הדברים שנאמרו פה לפניי, בעיקר על ידי חברי כנסת מהמשותפת, שמשווים אסון לאסון, את 7 באוקטובר למה שקורה עכשיו בעזה, אין לזה מקום. אין דמיון, אין שום דבר שדומה בין שני הדברים. לוחמי צה"ל מחרפים את נפשם במלחמה שאין צודקת ממנה, ואין הגדרה קולעת יותר למלחמת אין-ברירה. גם אם קורות שם תקלות וגם אם נהרגים אנשים בלתי מעורבים, כולל נשים וילדים, זה כואב גם לחיילי צה"ל. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אבל אופי המלחמה הזו, כשהאויב המתועב הזה בוחר למקם את עצמו בתוך שכונות, בין ילדים, בתוך בתי חולים, כמו שראינו השבוע, ולהפוך אותם למוצבים שלו, כשאתה צריך להשמיד רוע כזה, אז נהרגים גם אנשים שאתה לא רוצה שייהרגו. אני אומר עוד פעם, ליבי עם עובדי הארגון החשוב הזה, WCK, ובאמת כל מי שמתנדבים לארגון כזה ודומיו הם בדרך כלל אנשים מהטובים שישנם בעולם, ולכן הלב כואב יותר. אני חושב שמי ששמע היום גם בוועדת החוץ והביטחון וגם בוועדה למעמד האישה את העדויות, את הדוח של התנועות לסיוע לנפגעות תקיפה מינית, סמרו שערותינו מהתיאורים. אני לא רוצה לחזור עליהם כאן, אבל מההבנה ומהידיעה, כמו גם ממה שעולה מהחומרים שנתפסו בשיפא, שהייתה יד מכוונת גם להתעללויות הסדיסטיות, הברוטליות והאכזריות האלה, אני מודה שקשה להבין איך העולם עוד מנסה לכרוך בין מלחמה צודקת לבין דבר כזה. אני רוצה להגיד לשר קרעי, אני ככלל לא עושה הכללות. אני חושב שאתה לא יכול לעמוד פה ולהגיד שני דברים, אני אחלק את המשפט לשניים. יכול להיות שאתה צודק באירוע הפרטי שדיברת עליו, אני לא מכיר אותו. אבל להגיד: הממשלה של התנועה האסלאמית, לא אישרתם אף ליכודניק אחד. זה בערך מה שאמרת. בנאום קודם נדמה לי ששמעתי אותך "ביחד ננצח". אני לא מבין מה זה "הממשלה של התנועה האסלאמית", כאילו לא למדת כלום. והדבר השני שאני רוצה להגיד לך, הייתה לי מנהלת לשכה. אני לא יודע מה העמדות הפוליטיות שלה. אתה יודע מה אני כן יודע? שקיבלתי אותה מהשר אלי כהן מהליכוד. אתה יודע מה אני עוד יודע? שהשר שיקלי מהליכוד בחר אותה אחר כך, והיא עכשיו מנהלת המשרד שלו, אם אני לא טועה. אני לא יודע מה השייכות הפוליטית. אני לא בודק אותה. אני חושב שהמונחים האלה ליכודניק, לא ליכודניק, אתה יודע ואני יודע,

שיש שרים בממשלה, מהליכוד, שתופרים מכרזים לפי פעילי שטח שלהם, ובוחרים בסוף, גם אם המכרז, זה קורה בצד שלכם.

אני, יש לי שמות.

יש לי שמות, לפי שייכות פוליטית.

אל תעשו לי הצגות. לא כדאי לכם. חבר הכנסת שטרן, נא לסיים. זמנך נגמר. גם כשהקמתם את נבחרת הדירקטורים גילינו בממשלה הקודמת, אתם מיניתם. הליכוד לא עושה את הדברים האלה.

חבר הכנסת שקלים,

זמנו נגמר ממילא. חבר הכנסת שטרן, נא לסיים. כשלפיד היה שר החוץ, 76 מינויים בשבוע היו,

76 מינויים בשבוע למשרד החוץ כשלפיד היה שר החוץ. הדבר האחרון שאני רוצה לומר, ואני רוצה לסכם בזה את דבריי:

אנחנו יודעים שאם יש עכשיו שעת רצון בממשל האמריקאי,

זה כספים מכספי סיוע,

זה לא תקציב שקלי, אז כדאי לנצל את זה. אנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי הבחירות בארצות הברית, מי יהיה נשיא ומי ייתן לנו את האמל"ח החשוב הזה. הדיון הצודק שלו על סדרי עדיפויות שמשולבים בלקחי המלחמה, נכון שייעשה לא על כנפיהם של F-15 ו-F-35, שגם ככה ייקח הרבה זמן עד שאנחנו נראה אותם.

תודה רבה. אני מזמין את הדובר הבא מטעם סיעת יש עתיד, חבר הכנסת ירון לוי. לפני כן אני מקדם בברכה את חברות וחברי אג"ם אוגדת עזה שנמצאים כאן ביציע. תודה רבה לכם על השירות שלכם. הייתה לי הזכות לשרת יחד איתכם במשך כמעט שלושה חודשים, קצינים וקצינות, מש"קים ומש"קיות, במילואים ברובם, חלקם בסדיר. תודה רבה על מה שאתם עושים ועל כל שירות המילואים של מדינת ישראל.

חבר הכנסת לוי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בדיוק לפני כמה דקות קיבלתי את תלוש השכר שלי, ומותר לי להקריא אותו, נכון?

49,000 שקל ברוטו. אני מקריא את זה כי בדיון בבוקר בוועדת העבודה והרווחה אנחנו דיברנו על סיוע למילואימניקים שפיטרו אותם ממקום העבודה, או שהחלופה הייתה להוציא אותם לחל"ת כדי שהמעסיק לא ישלם להם את התנאים הסוציאליים ושהוא יוכל לחסוך כסף. אפשר להבין אותו, אם המדינה לא דואגת לו ולהם. עכשיו אני שואל: בתלוש הזה איפה ה"ביחד ננצח"? כבוד השר, יש כאן מילואימניקים. איפה בתלוש הזה, בחג הפסח, כשאנחנו יוצאים לפגרה הזאת בשבוע הבא, איפה ה"ביחד ננצח"? ממקום אמיתי, לא ציני. איפה הביחד?

יש לנו מלחמה בחזית, בגבולות שלנו, יש לנו מלחמה כלכלית. 49,000 אנחנו מקבלים, חברי וחברות הכנסת. אנחנו יושבים עם המילואימניקים, אומרים להם שאנחנו מבינים, מבינים לליבם. איך אנחנו יכולים להבין אותם אם המשכורת שלנו דופקת? יש כאן, בגב התלוש, שיא האבסורד: "אנשי מילואים יקרים, מעריכים מאוד את תרומתכם. לכל שאלה בנושא שכרכם בתקופת המילואים אנא פנו לחשבי השכר במשרדכם". אדוני היושב-ראש, האם הציבור שהוא לא ציבור חברי הכנסת, נבחרי הציבור, יכול לפנות למישהו לגבי השכר? הם באים לכאן, לוועדות, להתלונן. לצאת לפגרה, חבריי חברי הכנסת, זה שחיתות מוסרית בחסות החוק, אין דרך אחרת להגיד את זה. אני רוצה,

אני רוצה שאתה תסביר לי,

כמו מס' אחת אצלך במפלגה, שגם כשאין פגרה הם לא מגיעים, אז איך אתה בכלל מעז לבוא ולדבר על פגרה? אני רוצה לפנות לכיסאות המלאים ולשאול כאן את מי שיש לו ילדים בבית איך הוא מתכוון להסביר לילדים שלו שבזמן מלחמה הוא יוצא לחודש וחצי פגרה והולך לקבל על זה כסף. לי יש ילדים מתבגרים, אני רוצה להסביר להם, ואני לא יודע איך. כי אתה לא יודע מה זה פגרה. אני יודע מה זה פגרה. אתה לא יודע, אתה חדש. אתה לא יודע מה זה פגרה, זו בושה, שחיתות. חבר הכנסת פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס.

התרגלתם לשחיתות. זו שחיתות של כולם בבית הזה, זה לא קואליציה ואופוזיציה. יש מלחמה. תתבייש. תתבייש.

חבר הכנסת פינדרוס, אנא תן לחבר הכנסת לוי להשמיע את דבריו.

49,000 שקל נכנס לנו לבנק.

לא נכנס לך 49,000, נכנס לך 23,000. 23,000 אחרי קיזוזים. כואב לי הלב עכשיו. ואללה, 23,000? אני 22,000. דמגוג. אתם צריכים להתבייש. אני לא יודע מה זה פגרה, אני יודע מה זה מלחמה. אני יודע מה זה מלחמה. חבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת פינדרוס, תן לחבר הכנסת לוי להשלים את דבריו. בנוכחות הכי גדולה פה בכנסת. מפלגה שלמה עם הנוכחות הכי נמוכה, בשונה מאיתנו, חברי הכנסת עכשיו אין פגרה. איפה הם? איפה יש עתיד?

המילואימניקים מפטרים כי הם נלחמים על המדינה. אנחנו מקבלים שכר הוגן בזמן שמוציאים אותם לחל"ת.

אני אוציא את הממוצע של המפלגה שלך,

היחידי שנוסע לחו"ל בשבוע הבא זה יאיר לפיד. חבר הכנסת גואטה, חבר הכנסת גואטה, חבר הכנסת לוי רשאי להשמיע את עמדתו. אתה רשאי להציג את דבריך בזמנך.

גם אתה, חבר הכנסת טיבי. אם לא שמתם לב, זה לא ימין ושמאל, זה לא נגד חרדים, זה לא נגד שום דבר, זה נגד הניתוק שיש לבית הזה. אז אני חדש ואני לא יודע מה זה פגרה, ואנחנו בזמן מלחמה, חברים. זה לא נגד הצד הזה, זה לא בעד הצד הזה. בפנים, אני אומר לכם, אני לא יודע איך להסביר לילדים. חודש וחצי אני אהיה בבית, יש מלחמה, יש חוקים להעביר. מה נגיד? מה נגיד ללוחמים שלנו?

הוועדות עובדות כרגיל. אתה יכול להיות בבית, אבל הוועדות פה ממשיכות לעבוד.

הודענו שאנחנו נמשיך לעבוד גם בפגרה, אבל הבית הזה יהיה סגור, לא תהיה כאן חקיקה, לא נוכל לקדם כלום. ויגידו לי שאני לא מבין. חבר הכנסת גואטה, נא לתת לחבר הכנסת לוי לסיים. חבר הכנסת לוי, זמנך עבר. אני אתן לך עוד כמה שניות. אני אגיד משפט אחרון לכל 120 חברי הכנסת, שאני אחד מהם. אנחנו צריכים להתבייש שאנחנו מאכילים את הציבור שביחד ננצח, כי הביחד זה לא באמת ביחד. אנחנו ננוח בפסח עם המשפחה, עם שולחן מלא, ואנשים יילחמו לסגור את החודש בתקווה שיהיה להם אוכל על השולחן. צריכים להתבייש. תודה רבה. נעבור מכאן לבקשות רשות הדיבור. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ינון אזולאי. לרשותך חמש דקות, בבקשה. אגב, תן דוגמה אישית. אתה יכול לוותר על חלק מהתוספות בשכר הזה. אתה יכול לפנות לחשב הכנסת, אתה יכול לוותר, כן.

למה אני מדבר? אמרו לי שלא מדברים. ראיתי שכולם עולים לדבר.

הוא בא לראות איך אני מקבל יותר ממנו.

בבקשה, חבר הכנסת אזולאי.

כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, שאלו אותי למה אני מדבר. האמת היא שלא תכננתי לדבר, אבל כשעולים לעשות על הגב שלנו פופוליזם זול, אני חייב לעלות לדבר. אם באים ואומרים, ירון, ירון, רק תקשיב. אני לא תוקף, אני בא ואומר דבר אחד פשוט. עלית פה ונתת ואמרת "פגרה", ואתה לא מכיר מה זה פגרה. אני לא מכיר מה זה פגרה? אני נכנסתי בפגרה.

אמרת שאתה לא מכיר מבחינת זה שאתה לא יוצא לפגרה. אגב, שאלו היום את חבר הכנסת גפני אם הוועדה תעבוד בפגרה. אז קודם כול ככלל, ועדת כספים תמיד עובדת, בכל הפגרות. חקיקה תהיה?

כל חקיקה, כל חקיקה שהממשלה תביא,

והייתה אמירה. למה לא לוותר על הפגרה? אתה יודע מה? למראית עין. מלחמה, רבאק, אנחנו במלחמה.

שנייה, פינדרוס. תודה. ירון,

אני באמת אוהב לשמוע אנשים ולקבל את מה שהם אומרים ולקבל גם את ההערות שלהם לפעמים, כשההערות צודקות. אפשר לבדוק את הנוכחות שלי, אני אף פעם לא מתגאה,

אני אסביר לך למה אני אומר את זה, את הנוכחות שלי ושל חבריי,

קח את הסיעה שלנו,

באים ואומרים לך על היושב-ראש הזה ועל הזה. אני אומר לך: עזוב, לא נדבר על יושבי-ראש, גם לא מעניין אותי, בסדר? כל אחד עם המקומות שלו, המקום שהוא נמצא בו, וזה בסדר גמור. לגופו של עניין,

האם זה נכון שהציבור שלנו במדינה, שאנחנו מקבלים את הכסף ממנו, יבין שאנחנו יוצאים לפגרה? האם לא נכון לשנות קצת? כן, ואני אענה לך.

צריכה להיות פגרה, כי יש פה עובדים בכנסת שהם צריכים לצאת לפגרה. עם כל הכבוד, אנחנו לא יכולים לדאוג רק לעצמנו. יש פה עובדים שעובדים איתנו עד השעות הקטנות של הלילה, וגם להם יש בתים, גם הם צריכים להגיע לליל הסדר ולנקות את הבתים שלהם, והם צריכים להגיע לליל הסדר כשהם ערוכים וכשהם יכולים גם הם לנוח.

120 ח"כים, אנחנו נמשיך ונעבוד, ואנחנו נהיה בוועדות כשצריך, ואז ידליקו לנו את האורות בשביל להגיע לוועדות וינקו באותו יום שצריך לעשות את זה. אבל לא צריך לשעבד אותם, לא צריך לשעבד את עובדי הכנסת.

זו לא חוכמה להגיד: כן, בואו נעבוד. עובדי הכנסת לא צריכים את הפגרה הזאת בשבילם? ותסתכל בנוכחות.

תסתכל בנוכחות של חברי הכנסת,

ואני אומר: אדרבה, אנחנו חלק, אין ביקורת. אני לא מדבר על יש עתיד ולא על שום דבר.

אני לא העברתי ביקורת, אני אמרתי 120. אני לא מדבר לא על יש עתיד ולא על אף אחד. אני חלק מ-120. אתה חלק מ-120 וגם אני חלק מ-120, והתפקיד שלנו לשרת את הציבור 24 שעות ביממה. 24 שעות ביממה. ואנחנו צריכים לעשות זאת לא רק מהכנסת. אפשר לעבוד גם מחוץ לכנסת, בסיורים שאנחנו נעשה, להיפגש עם אנשים, להיפגש עם משפחות, לשמוע את המצוקות. הפגרה נועדה בשביל זה, כי במשך השבוע,

אני נמצא פה מיום ראשון, הרבה פעמים גם בימי ראשון אני נמצא,

אז אני חבר ועדת חוץ וביטחון, בוועדת המשנה, ואז יש סיורים בראשון וחמישי, ואז, מה יוצא? שמראשון עד חמישי, כולל חמישי,

אני רק אומר לך על סדר-יום של חבר כנסת, רק שתבין, לא תקפתי, אבל. לא, אני נותן לציבור, לא לך, לציבור, שיבין. קח חבר כנסת שהוא פעיל, מראשון עד חמישי הוא נמצא בוועדות ועובד,

אני רוצה לצאת לציבור, כמו שאתה רוצה לצאת לציבור, ואתה יוצא לציבור, ואתה איש שטח ואני איש שטח. אני רוצה לפגוש את הציבור שלי. אני רוצה לשמוע את המצוקות שלהם. אני לא רוצה רק להביא אותם לפה, אני רוצה גם להרגיש אותם. אז מתי אני עושה את זה? אני אגלה לך שלפעמים אני עושה בימי שישי את הפגישות ולפעמים במוצאי שבת, אבל זה לא נוח, כי יש גם לנו משפחות, אז אנחנו נשאיר את זה בשבילם.

אנחנו נצטרך לסייר בארץ כדי להיות שם. אנחנו נעבוד.

חול המועד, אתם מוזמנים לקבוע. אני דווקא קרוב, אשדוד. נעשה ביקור, אתה אליי ואני אליך. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת יצחק פינדרוס? אני אעלה

חבר הכנסת משה רוט, אינו נוכח, חבר הכנסת אליהו ברוכי, מוותר, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת אפרת רייטן, אינה נוכחת. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. לא הייתי עונה, וחבל שירון לוי יצא. הוציא את התלוש ועשה כאן הצגה יפה, זה בסדר גמור. אני לא מתבייש בתלוש. אני לא מדבר על הדמגוגיה שבדבר, אבל בוא נגיד את האמת. טול קורה מבין עיניך. מפלגה שלמה, ירון הוא מהחרוצים שם. אתם יודעים איזה מספר הוא היה בחודש האחרון בכנסת? מהחרוצים. 39. ב-120, אני לא למדתי ליבה, אני חושב ש-39 זה בסוף השליש הראשון, אם אני לא טועה.

אנשים נמצאים פה, פגרה? הרי המשחק הזה, אם יביכו את הממשלה אם לא יביכו, נמצא פה מי שהיה מרכז אופוזיציה ומרכז קואליציה ויודע בדיוק על מה אני מדבר. זה הנושא? מישהו יוצא פה לחופש? מישהו הולך פה לברוח? אישרו ארבע ועדות ובנושאי מלחמה להעלות, כולל ממשלה וכולל דיונים. מדובר בסך הכול על שבועיים, כי עד פסח נשארו שבועיים. עושים סיבוב על חשבון הקהל, וכולם קונים את הבלוף הזה. כולם קונים את הבלוף הזה. הגדילו לעשות, אמרו שיחסמו את שדה התעופה. חבר'ה, אני בעד. אני קורא לכל אנשי המחאה: תלכו, תעצרו את שדה התעופה. אין אף אחד מהאנשים שלנו, מהקולגות שלנו, שהולך לברוח מהארץ. כולם ישבו פה יומם ולילה בוועדות. בדקתי עכשיו: סדר גודל של 300 שעות, 400 שעות בפגרת הקיץ ישבו פה חברי הקואליציה. 300, 400 שעות בפגרת הקיץ, שכוללת הדממה.

אין חברי אופוזיציה שם כמעט, כמעט, באופן יחסי. הממוצע של חברי הקואליציה,

סיעת יש עתיד היא מהסיעות שנמצאות בחציון התחתון בהימצאות כאן, בין בפגרה ובין שלא בפגרה. לא אכפת להם, יש פגרה, אין פגרה. העיקר לעשות סיבוב עלינו. היושב-ראש נותן דוגמה. העיקר, סיבוב עלינו. רוב הסיעות שהגישו את הבקשה בכלל לא היו פה בשוטף. מה זה משנה להם בכלל? מישהו מאיתנו עשה פגרה כדי לצאת לחופש? מישהו מאיתנו הולך להשבית את הוועדות? ועדת כספים הייתה פעם מושבתת? הוועדות האחרות היו פעם מושבתות? מאיפה לקחו את הסיפור ההזוי והשקרי הזה ועשו סיבוב על כולנו? הגדילו לעשות, ולכן התקוממתי.

זה לא נוגע אליי,

אבל המציאות הזאת של השקר הזה. לא מתבייש, עומד כאן. רוב חברי הכנסת שחתמו נמצאו במושב האחרון שליש ממני,

ואני מציע לכולם להיכנס ולבדוק את זה. גם בפגרה, אני מודיע לכם. אני מציע לכל אזרחי ישראל להיכנס לאתר ביום ראשון, ביום שני, ביום רביעי הבא ושבוע אחר כך ולבדוק מי נמצא במשכן, או כל אותם צבועים שצעקו לבטל את הפגרה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 272), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. כחבר היחיד ביש עתיד, אני מסיר את ההסתייגויות, ולכן נעבור להצבעה. אנא תפסו את מקומותיכם. ההצבעה בקריאה שנייה, כמובן. הצבעה. סעיפים 1 13 נתקבלו. תחזור עוד פעם, היושב-ראש. אתה החבר היחיד מיש עתיד שנמצא במליאה. תחזור על זה, שישמעו אותך. בעד שמונה, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 272), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 272), התשפ"ד 2024, נתקבל. בעד, שמונה, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 272), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית, ותיכנס לספר החוקים. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 38), התשפ"ד 2024, שהחזירה הוועדה לביטחון לאומי.

חבריי חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 44) (בחינות הלשכה להסמכה ותקופת ההתמחות של מי ששימש בחוץ לארץ עורך דין), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת זאב אלקין וקבוצת חברי הכנסת, לקריאה ראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת זאב אלקין להציג את הצעת החוק. לרשותך עשר דקות, בבקשה. אני לא אזדקק לכולן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם לקראת קריאה ראשונה, הצעת חוק של לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 44), שאני מוביל אותה יחד עם חברי הכנסת עודד פורר, דן אילוז, יוסף טייב ובועז ביסמוט. מדובר על הצעת חוק שלמעשה מתקנת בעיה שהייתה קיימת במשך שנים בחוק לשכת עורכי הדין. בחוק לשכת עורכי הדין יש מנגנון שבונה תהליך של הכרה והסמכה למקצוע של עריכת דין למי שלמד משפטים ועבד במקצוע הזה בחוץ לארץ. זה בעיקר רלוונטי לעולים חדשים, אבל גם לאזרחים ישראלים שלמדו משפטים בחוץ לארץ. בתהליך ההכרה הזה יש דרישות מסוימות. מול הדרישות האלה, המחוקק בזמנו, כבר לפני הרבה זמן, בנה תהליך של הקלה בדרישות למי שהוא בעל ניסיון בעבודה. אותו דבר יש על רופאים, בכל המקצועות שבהם נדרשת הסמכה, אם עבדת מספיק שנים, אתה לא חייב לעבור את כל השלבים אלא עובר רק את חלקם. אבל הבעיה הייתה בכך שכשניסחו את הצעת החוק, זה חוק ישן מאוד, מלפני הרבה שנים, כמה עשרות שנים, ניסחו את זה לפי המודל הקיים במדינת ישראל. כל עורך דין, בוודאות יש לו למעשה הסמכה מהלשכה, יש לו רישיון ויש לו גם תקופה מסוימת של ניסיון. מה לעשות שישנן מדינות בעולם שבהן זה לא עובד ככה. אם אצלנו כל מי שעוסק במקצוע משפטי, בדרך כלל הוא נדרש להיות עורך דין מוסמך, שם זה לא עובד כך. למשל צרפת, רוסיה, אוקראינה, אלה מדינות שבהן לא רק שאין חובה להיות בעל רישיון עורך דין, יש מקצועות משפטיים, כמו למשל פרקליטים, שאסור להם להיות חברים בלשכת עורכי הדין ובעלי רישיון, לא רק שזה לא חובה אלא זה אפילו אסור. לכן במשך שנים התקיים מצב מוזר שעלו לפה עורכי דין עם ניסיון גדול מאוד, דווקא במסגרות מאוד מאוד רציניות, אבל הם לא קיבלו את ההקלה. פורמלית אמרו: אין לכם רישיון, זה לא נחשב. כי החוק נבנה על בסיס המתכונת הישראלית, למרות שכבר מזמן התברר שלא בכל המדינות זה עובד באותו שטנץ כמו אצלנו.

כשנחשפה הבעיה הזאת בדיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות,

דוגמה יפה איך חשיפת בעיה בכנסת יכולה להביא לתיקון, יזמתי יחד עם כמה חברי כנסת תיקון של המצב הזה שמאפשר מסלול אלטרנטיבי: אם אין לך רישיון אבל יש לך ניסיון יותר ארוך ממה שהיה נדרש להקלות, אתה תקבל את אותן ההקלות. זאת למעשה מהותה של הצעת החוק. היא מתייחסת בנפרד בכל סעיף לכל אחת מההקלות, אם זה קשור לבחינת ההתמחות,

קשור לבחינה של הלשכה, אם זה קשור לתקופת ההתמחות או אם זה קשור לרישום כעורך דין זר כאן במדינת ישראל. זה למעשה החוק. זה תיקון קטן, אבל הוא יאפשר ללא מעט אנשים לעלות למדינת ישראל ולהשתלב יותר מהר במקצוע שלהם.

וזה מצוין בדברי ההסבר להצעת החוק, שהצעת החוק בקריאה הטרומית כללה התייחסות לעוד נושא אחד. על פי החוק היום, מי שמוסמך לבדוק את ההשכלה המשפטית של האנשים האלה משום מה זה האוניברסיטה העברית.

זה חוק יחיד כזה שאני מכיר שנותן מעמד מטעם המדינה למוסד אקדמי מסוים. אם היום היינו מחוקקים את זה, לא היו מאפשרים את זה, כי זה אפליה של מוסד אקדמי אחד על פני אחרים. זה נחקק בתקופה שהייתה רק אוניברסיטה אחת בארץ, ולכן הסמיכו אותה לזה. בהצעת החוק הטרומית הצענו להחליף את זה במחלקה להכרה בתארים זרים במשרד החינוך, שעושה את זה לכל שאר המקצועות. יש עוד דין ודברים עם משרד החינוך סביב הנושא הזה, ולכן זה כרגע לא מופיע בנוסח הקריאה הראשונה, אבל זה מצוין בדברי ההסבר שזה יחזור לדיון לקראת קריאה שנייה ושלישית, וכדי שזה לא ייחשב נושא חדש, אז אני מציין את זה גם כאן מעל דוכן הכנסת.

זה כתוב גם בדברי ההסבר, ואני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת ובתיקון הקטן הזה, שיפתור עוול להרבה אנשים.

תודה רבה לחבר הכנסת אלקין. אני רק אוסיף עוד משפט. כמובן, אני רוצה להודות לשר המשפטים יריב לוין על התמיכה בהצעת החוק הזאת בוועדת השרים לחקיקה, לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, על קידום מהיר של הצעת החוק, וליושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, על סיוע בקידום הצעת החוק הזאת.

נעבור עכשיו לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אושר שקלים.

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאתייחס למה שרציתי לומר, אני רק רוצה להגיב על משהו לחברי חבר הכנסת ירון לוי, שאני רואה אותו באמת כחבר, שותף לדרך, למרות שאנחנו ממפלגות יריבות. ירון מבחינתי אדם הגון, ישר, אבל אני חושב שהוא טועה פה טעות חמורה, כיוון שדווקא אנחנו, בפגרה חלק גדול מאיתנו עובדים אפילו הרבה יותר קשה והרבה יותר שעות מאשר בימים רגילים.

כמו שאמר פינדרוס, לבדוק אותנו בנושא של הנוכחות, לראות מי מככב בזמן הנוכחות פה ומי בכלל לא נמצא פה גם בימים שאין פגרה. אז זה מאוד פופוליסטי לבוא ולהגיד פגרה. אנחנו נמצאים גם בסיורים וגם במקומות נוספים, והוועדות עובדות כרגיל. אם צריך, גם נגיע להצביע פה במליאה. לגופו של עניין, אתמול הגעתי לניחום אבלים אצל משפחתו של אוריאל ברוך, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, בגבעת זאב. נפגשתי עם הוריו, אחיו, רעייתו. אוריאל היה אבא לשני ילדים קטנים בני חמש ושמונה שבסך הכול רצה לשמוח וליהנות, הלך למסיבה ברעים לרקוד, נחטף ונרצח על ידי מחבלי החמאס, יימח שמם. לאורך כל התקופה למשפחה לא היה מידע מה מצבו של אוריאל, והם ניסו להיאחז בכל שביב של תקווה שהיה להם. במהלך המפגש שלנו בין היתר היו למשפחתו שתי בקשות: 1. שנמשיך להיות חזקים ומאוחדים, 2. שקורבנו של אוריאל לא יהיה לשווא, כלומר, שנשמיד ונחסל את אלה שפגעו באוריאל, ושהעם שלנו ידע להתגבר ולחסל את הנאצים של החמאס ולסגור איתם את החשבון הארוך שיש לעם ישראל עם הארגון הארור הזה. מתחילת המלחמה יצא לי ללוות, ואני עושה זאת מדי יום, גם משפחות שכולות שיקיריהן נרצחו באירועי 7 באוקטובר. חשוב לי לתת אוזן קשבת ותשומת לב גם למשפחות החטופים היקרות, שעוברות גיהינום נפשי ופיזי. צר לי שישנם גורמים ציניים שפשוט מנצלים את מצוקתן של אותן משפחות קדושות, שממתינות בקוצר רוח, ובצדק, ליקיריהן שישובו הביתה בשלום, והן מנסות להיאחז בכל ידיעה על מצבם שאולי תיתן תקווה. אני אישית מקפיד מאוד להיפגש כמה שיותר עם משפחות החטופים, בכל הזדמנות, ואפילו כמה פעמים. והמסר שלי אליהן הוא שהמאבק,

עושים שם קצת רעש. בבקשה. שקט, ונא לסיים. המסר שלי אליהן הוא שהמאבק להשבת החטופים הוא הכי צודק וראוי, ויחד עם זאת, על מנת להשיג את המטרה, עלינו להיות מאוחדים סביב ההנהגה. אין כאן שאלה של ימין או שמאל, ואסור לקחת את הנושא הזה לעניינים פוליטיים או להיסחף לכל מיני גחמות של אנשים ציניים ופופוליסטיים. נא לסיים, חבר הכנסת שקלים. אני מייד מסיים, ברשותך. כל אלה שקוראים או פועלים לבחירות, עושים זאת מתוך רשעות או טיפשות, שכן הכרזה על בחירות רק תשחק לידיהם של החמאס ותגרום להם להקשיח עמדות, כפי שאנחנו רואים כעת. אני מייד מסיים. אני גורס כי ככל שאנו נדע ללחוץ את החמאס פיזית,

כך תגבר מצוקתם אשר תגביר את רצונם לקיים עסקה להשבת החטופים. כל פיצולי הכוח בינינו רק יעכבו את החזרת החטופים, שכולנו רוצים בהשבתם. אני מחזק מכאן את ראש הממשלה נתניהו על עמידתו האיתנה להכריע את החמאס, וטוב עשה שאישר את התוכניות לכניסה לרפיח. הגיע הזמן להכריע את המלחמה, ובעזרת השם נוכל להחזיר את כולם כולל כולם. ניצחון מוחלט משמעו החזרת כל החטופים. אמן כן יהי רצון. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת. חברת הכנסת שרון ניר, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זו שעה חשובה ומכרעת עבור מדינת ישראל. מולנו ניצבים אתגרים ביטחוניים רבים המחייבים את כולנו לחשוב מחדש על האחריות האישית והקולקטיבית שלנו לביטחון הלאומי. המציאות הביטחונית שבה אנו חיים מחייבת אותנו לפעול ולחזק את כוחותינו ולצופף את השורות, קודם כול מתוך ערבות הדדית, ערבות שפונה לכל חלקי החברה הישראלית. ערבות הדדית היא לא רק מוסר יהודי עתיק, היא חובה היסטורית שלנו כאזרחי מדינת ישראל. האויב שלנו לא מבחין בין ימין לשמאל, הוא לא מבחין בין חרדים לחילונים, הוא לא מבחין בין יהודים ללא יהודים. כולנו מבחינת האויב שלנו נמצאים על הכוונת. חופש הביטוי, חופש התנועה, חופש הבחירה, כלכלה משגשגת, חופש דת, כל אלו מתקיימים בזכות היכולת שלנו להיות עם חופשי בארצנו, בזכות צבא ההגנה לישראל, שהוא כוח המגן שלנו. אני לא יכולה להתעלם מדברי הרמטכ"ל, אשר נאמרו בבירור ובתוקף: מדינת ישראל ניצבת מול שבע חזיתות. ציר הרשע קם עלינו לכלותנו. כולם צריכים להתגייס כדי להגן על הבית. דבריו של מי שעומד בראש הצבא הם לא רק קריאה לפעולה, הם גם הזמנה לכל אחד מאיתנו לחשבון נפש ולהבנת המציאות מחדש. הגיוס לצה"ל הוא לא רק חובה חוקית, הוא גם זכות וחובה מוסרית הנוגעת לכל אחד מאיתנו. המלחמה הזאת הדגישה את הצורך הדחוף בשינוי, באחדות ובפעולה משותפת. אנחנו עומדים בפני משימה כבדת משקל, משימה שתדרוש מאיתנו להרחיב את הפוטנציאל של המשרתים בצה"ל. כל צעיר בגיל 18 יהיה חייב לשאת בנטל. זמן הפטורים, המכסות, היעדים, כל אלה הם נחלת העבר. עכשיו זה הזמן של כולם להיות בצד הנכון, בצד של מדינת ישראל. לכן אני קוראת לכל חברי הכנסת, לכל אזרחי המדינה, להתאחד במאמץ משותף זה, להבין את הצורך המהותי, הצורך הקיומי שלנו, בגיוס ובתרומה לביטחון המדינה. עלינו לעשות זאת לא רק למעננו אלא למען הדורות הבאים, למען ילדינו, למען נכדינו ולמען עתידה של מדינת ישראל. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. כבוד יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, שאלה לי: מה האירוע שבו כן מניחים מפתחות? האם על אסון הכרמל, שבו נספו 44 בני אדם? האם על הורדת דירוג האשראי ותחזית שלילית? האם על אסון מירון, שבו נהרגו 45 בני אדם? האם על הפקר הגבולות עד כדי חדירת 3,000 מחבלים לשטחי ישראל, האם על זה מניחים מפתחות? האם על טבח של 1,400 אזרחים, תינוקות,

מבוגרים? האם על חטיפת מאות אזרחים לעזה, האם על זה מניחים מפתחות? האם על פינוי של 200,000 איש? האם על עיסוק בכספים סקטוריאליים בזמן מלחמה במקום לדאוג לצפון ולמפונים? האם על הקרבת החטופים והחטופות שלנו למען הישרדות פוליטית, האם על זה צריך להניח מפתחות? האם על החרבת יחסי ישראל עם כל בעלות בריתה? אז תענו לי, מה האירוע שבגללו ראש ממשלה נאשם בפלילים, שהביא למחדל הכי גדול מאז קום המדינה, צריך להניח מפתחות? שום דף מסרים לא ישנה 1,400 נרצחים, 600 חללים, 134 חטופים, אלפי פצועים, 200,000 עקורים. בושה שאתם יוצאים לפגרה, שאתם לא נענים לקריאה הכי בסיסית. תשאירו את הכנסת מתפקדת. תשאירו את הכלים הפרלמנטריים. תאפשרו לנו להיות שומרי סף ברגע הזה. תעבדו עבור הציבור. אתה הראש, אתה אשם. אני קוראת לכל הציבור להצטרף היום, סליחה, חברת הכנסת לזימי. להפגנה. הוא האיש של המחדל,

הוא מונע עסקת חטופים. הוא הראש, הוא אשם. הוא הראש, הוא אשם. תודה. כידוע, אנחנו לא מציגים דברים מעל בימת הכנסת.

חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומה סלימאן,

נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאתם מגיבים וקוטעים את דבריי, אני ממליצה באופן חד-פעמי, רק הפעם הזאת, רגע לפני הצעקה, תבדקו את העובדות. תבדקו במי ובמה מדובר ואז תגיבו. לאחרונה הגישו שש משפחות של אסירים יהודים המרצים עונשי מאסר בבתי כלא בישראל, עקב הפרות על רקע לאומי שבהן הורשעו, מכתב מפורט לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה לקצר את עונשם של יקיריהם ולשחררם בדרך של חנינה.

אנחנו עדים לאחרונה ליותר ויותר מעצרים מינהליים של יהודים, לחרמות כלכליים בין-לאומיים על מתיישבים מיהודה ושומרון, רק היום הארכת מעצר, כולל כאלה הנלחמים על קיומנו בעזה ובגבול הצפון. לצד המלחמה על זכותנו לחיים בארץ הזאת, יש מי שמנצלים את מצבה של ישראל לצורך החלשתה ופירוקה מבפנים, תוך ניצול ציני, הגובל באנטישמיות של ממש, של המחלוקות הפוליטיות והחברתיות במדינת ישראל. לאחרונה שמענו שראש השב"כ רונן בר הורה לשחרר כ-60 מחבלים עצירים ביטחוניים לפני שהסתיימה תקופת מעצרם בטענה של חוסר מקום בבתי המעצר ורצון לפנות מקום למחבלים כבדים יותר שייעצרו במסגרת מלחמת חרבות ברזל. בעבר שוחררו מחבלים כחלק ממחוות לחגים המוסלמיים וכחלק ממדיניות הרגעת הרוחות ברחוב הפלסטיני. במקביל, לאחרונה לא שוחרר אף עציר יהודי שנחשד בעבירות על רקע לאומי. נהפוך הוא, לעצירים יהודים הוארכו תקופות המעצר בחודשים רבים, ללא מתן הסבר הגיוני כלשהו,

אז אני שואלת כאן היום: מה יש לעם ישראל נגד עצמו? מאיפה יצר ההרס העצמי הזה לשחרר מחבלים שפגעו בישראלים, ובאותה העת לא להעלות אפילו לדיון, אפילו לא שוקלים לשחרר גם כמה יהודים שיושבים בבתי הסוהר על עבירות על רקע לאומי? הרי גם ראש השב"כ רונן בר יודע שעצירים ואסירים יהודים שמשתחררים בחנינות וקיצור תקופת מאסר אינם חוזרים לבצע פעולות על רקע לאומי, בעוד רובם המכריע של המחבלים המשתחררים חוזרים מיידית למעגל הטרור נגד ישראל. הנשיאים חיים הרצוג ועזר ויצמן, זכרם לברכה, דווקא כן הבינו את החשיבות שבאיזון החברתי, ושניהם חננו וקצבו את תקופת המאסר של אסירים יהודים לאחר שחרור מחבלים מסיבות שונות. אני נפגשת לאחרונה לא מעט עם אימהות של אסירים יהודים המרצים עונש על עבירות לאומיות, שומעת את הסיפורים על הבנים, על אהבתם למדינה, על הכמיהה להצטרף ללוחמי צה"ל בהגנתם על המולדת. האם ייתכן שהפקרנו את דין הענישה במדינת ישראל וכעת החמאס קובע מי ירצה עונש מאסר על רצח ומי ישוחרר בטרם עת? והרי לאסירים היהודים אין קשר כל כך טוב עם החמאס. מה מקומם של היהודים במערכת הצדק הקוסמית של מדינת ישראל? היכן אבדו ערכי האיזון החברתי? לצערי, הערכים שעובדים הכי קשה בכנסת הזאת הם ערכי המוסר הכפול.

אז רק אזכיר כאן היום: האויבים של עם ישראל הם מחבלים טרוריסטים שעוסקים בטרור ורצח יהודים באשר הם,

קשישים ותינוקות. אני אישית מתנגדת נחרצות לשחרור מחבלים טרוריסטים ורואה בכך טעות על גבול הפשע, אבל לשחרר מחבלים טרוריסטים, תהיה הסיבה אשר תהיה, ולא לשחרר אסירים יהודים, לזה קוראים חטא על פשע.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח,

חברת הכנסת צגה מלקו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום יום עצוב לקהילה שלמה, קהילת יוצאי אתיופיה. לפני חמש שנים סלומון טקה נהרג על ידי שוטר. ציפינו, חיכינו, חמש שנים. יצאנו להפגין, לזעוק את הכאב שלנו.

בית משפט השלום בחיפה זיכה את השוטר.

אני דיברתי לפני כמה דקות עם אבא של סלומון טקה. אבא של סלומון טקה אמר לי ככה:

אני לא מתפלא, הוא אומר. למה הוא לא מתפלא? ביום שישי הגברת שדרסה את רפאל אדנה בן הארבע, בסוף, אחרי שהודתה, אמרו שהיא לא זוכרת את ההפקרה. השופט ביטל את הודאתה והמשפט בוטל. לכן אבא של סלומון טקה אמר לי שהוא לא מתפלא והוא לא מופתע מזה. תגידו, מה אתם חושבים שקהילה שלמה חושבת היום? מה חשבה ביום שישי הגברת שדרסה את רפאל אדנה בן הארבע? בהתחלה אמרו הבת, אחר כך האימא. נעשה כל מאמץ להוציא אותה מהמשפט, מעבריינות. והיום סלומון טקה, אחרי חמש שנים, מה היה? השוטר היה בסכנה. תחשבו על זה, מה זה השוטר היה בסכנה? זו הייתה קטטה של ילדים? מי שהיה לו אקדח זה השוטר. אני לא חושבת שלילדים היה נשק. אני רוצה להגיד לכם שהדור הצעיר, הדור של ילדיי, כמה שהם רוצים להשתלב, כמה שהם תורמים בשירות צבאי. אתם רואים את זה היום בעזה, בכל מקום, כמה בני העדה תורמים. 23 לוחמים נפלו מתוך הקהילה, 1.7% מכלל האוכלוסייה של יהודי אתיופיה. לאבד 23 ביחס למספר שלנו זה מספר גדול. אבל אנחנו רואים בלשרת את מדינתנו, מדינת ישראל, זכות גדולה. זו לא חובה. אבל לצערי הרב, הגזענות הממוסדת, הגזענות הממסדית, רודפת אותנו. הגזענות הממסדית, כבר בדקו אותה. אם אתם זוכרים את ועדת פלמור, ראש הממשלה הקים אותה ב-2016. בוועדה, שאני הייתי חברה בה, גם שם בדקנו. הגענו למסקנה שהסכנה פה היא גזענות ממוסדת. חברים, תקשיבו לזה. אנחנו, המספר שלנו לא גדול, המספר קטן. היינו יכולים להשתלב בקלות, אבל מה? בגלל צבע העור שלנו רודפים אותנו. את צבע העור שלנו הפכו לעבריינות. חברים, אתם מתבלבלים. צבע העור שלנו זה מה שאנחנו. יהדות אתיופיה, לפני שעלינו לא ידענו מה זה עבריינות. נא לסיים. הגענו לפה אנשים תמימים ושקטים. אני אספר לכם בקצרה, אדוני היושב-ראש, תרשה לי כמה שניות. צריך לסיים. על פי הצעת החוק שהצעתי, מחיקת רישום פלילי, אתמול היה גם דיון בוועדת החוקה. אם תסתכלו על הנתונים, לכמה מבני העדה, יוצאי אתיופיה הצעירים,

לעומת האוכלוסייה הכללית, משפט אחרון. פי חמישה, כמעט פי שישה. אני זועקת פה את הזעקה של הקהילה: די לממסד הגזעני. גזענות ממוסדת היא סכנה לא רק ליוצאי אתיופיה, למדינה כולה.

אני אומרת, חבריי: זה יום עצוב לקהילה שלמה. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח. אני מזמין את חבר הכנסת אלקין לסכם את הדיון. מוותר. מוותר. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 26), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק הגנת הסביבה (ייעול הליכי רישוי סביבתי) (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

חבריי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 44) (בחינות הלשכה להסמכה ותקופת ההתמחות של מי ששימש בחוץ לארץ עורך דין), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 44) (בחינות הלשכה להסמכה ותקופת ההתמחות של מי ששימש בחוץ לארץ עורך דין), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, שמונה, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 44) (בחינות

חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה השנייה ושלישית.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון

מצב החירום מוגדר לפי הצעת החוק כמצב מיוחד בעורף,

המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים מאז 7 באוקטובר,

השר יהיה רשאי להאריך תקופה זו בתקופות

אך לאחר תקופה של חודשיים כל הארכה נוספת תהיה מותנית באישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת. מוצע כי הכרזת השר תפקע אם פקע תוקפה של ההכרזה על מצב חירום, וכי על השר יהיה לבטל את ההכרזה ללא דיחוי אם חדלו להתקיים הנסיבות שבשלן הוא החליט להכריז על ניצול מצב חירום. מוצע להסמיך את הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ואת הממונה על התקציבים במשרד האוצר, בתקופת תוקפה של ההכרזה על איסור השפעה בלתי הוגנת במצב חירום, לקבוע רשימה של טובין ושירותים חיוניים שתפורסם ברשומות. רשימה זו תיקבע בהתחשב במאפייניו ובנסיבותיו של מצב החירום שיוכרז.

מוצע לקבוע שהממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן והממונה על התקציבים במשרד האוצר יהיו רשאים לעדכן את הרשימה. סעיף 3(א) לחוק הכנסת הצרכן, התשמ"א 1981, אוסר על עוסק להפעיל השפעה בלתי הוגנת על צרכן.

עוסק לא יכול לעשות דבר במעשה, במחדל, בכתב או בעל פה, שעלול לפגוע ביכולתו של צרכן לקבל החלטה אם להתקשר עימו בעסקה באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הצרכן או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות שלו. סעיף 3(ב) לחוק קובע רשימה סגורה של מעשים שביצועם הוא בגדר הפעלת השפעה בלתי הוגנת. מוצע לקבוע כי בתקופת תוקפה של ההכרזה על איסור השפעה בלתי הוגנת במצב חירום יראו עוסק כמי שמפעיל השפעה בלתי הוגנת אם הציע, הציג או מכר לצרכן טובין או שירותים המנויים ברשימה כאמור, במחיר העולה באופן ניכר וחריג על מחירו הממוצע בשלושת החודשים שקדמו להכרזה על מצב החירום. נקודת ההשוואה לעניין זה תהיה המחיר הממוצע שבו נמכרו הטובין או השירותים בשלושת החודשים שקדמו להכרזה על מצב החירום. לצד איסור העלאת מחירים בעת מצב חירום כאמור, מוצע לקבוע חריגים שבהם לא יראו עוסק שביצע את האמור לעיל כמי שהפעיל השפעה בלתי הוגנת. מדובר על מקרים שבהם העלאת המחיר נעשתה לפי דין או לפי הסכם בין עוסק לצרכן שנחתם לפני ההכרזה על מצב חירום, וכן על מקרים שבהם העלייה במחיר השירות או הטובין נובעת מהתייקרות העלויות שבהן העוסק נדרש לשאת כדי לספק את השירות או הטובין, ולעניין טובין שהם פירות וירקות, אם העלייה במחיר נובעת מתנודות עונתיות. כמו כן, מוצע להסמיך את הממונה להטיל על עוסקים שיפרו את הצו המינהלי עיצומים כספיים בסכום של פי שלושה מסכומי העיצומים הקבועים כיום בחוק על הפרות מהדרגה החמורה יותר: סכום של כ-46,000 שקלים חדשים, ואם מדובר בעוסק שהוא יחיד, כ-25,000 שקלים חדשים. חברי הכנסת, אני סבור כי הצעת החוק תיתן כלים להתמודדות עם תופעה של הפקעת מחירים במצבי החירום, תמנע ניצול צרכני במצב החירום ותאפשר זמינות נוחה של המוצרים הנדרשים בשעת חירום לכלל האוכלוסייה. לכן, אבקש מכם להצביע בעדה.

תודה רבה לחבר הכנסת ברוכי. נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת גלעד קריב,

חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי,

חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חברת הכנסת לימור סון הר מלך,

חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת אבי מעוז,

חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חבר הכנסת ניסים ואטורי,

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חבר הכנסת ירון לוי,

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר כץ, מוותר, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת. חבר הכנסת ברוכי, אתה רוצה לסכם את הדיון? מוותר. אם כך, חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 69) (איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת במצב חירום), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 69) (איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת במצב חירום), התשפ"ד 2024, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, חמישה, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 69) (איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת במצב חירום), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכלכלה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

סדר-היום. הישיבה הישיבה הבאה תתקיים מחר,